2021 ואני פותח את ישיבת ועדת הכספים. היום נעסוק בהעברות תקציביות. יש לנו תקלה טכנית ולכן בינתיים הצעות לסדר. בבקשה. תודה רבה. בוקר טוב. צריך לומר לכולם ברוכים הבאים ביום חמישי. הרבה זמן לא היינו כאן בימי חמישי.

לא מזמן היינו ביום חמישי. בתקציב. זאת מסורת טובה, לא?

אגיד לך את האמת. הבנות בוועדת הכספים מגיעות הביתה ולא אצל כולן הבעלים יודעים לבשל ואז הן צריכות לבשל ביום שישי. אני הבנתי שאתה בשלן מצוין.

הבנת. המקסימום זאת חביתה. כשכולם שואלים מה משותף ביני לבין ינון אזולאי, זה בדיוק זה.

אני מציעה לכם

אני קונה במי ידיי. אשתי לא מסכימה להכניס אוכל מבחוץ. אם בזה תיגמר ההצעה לסדר שלי, בזה שאשתי היא אשת חיל - שלא מוכנה להכניס אוכל מבחוץ, כולל חלות,

מהפרט הראשון, ואם היא הייתה יכולה גם לטחון את הקמח, היא לא הייתה מסכימה להכניס הביתה גם קמח זה יהיה טוב.

תדעו לכם, בתור מטגן חביתות מדופלם, השלב הבא של מי שמוגבל זה טיגון שניצלים. פינדרוס, איך אתה עם חביתות? אני עם חביתות בסדר אבל אשתי לא רק שהיא לא נותנת להכניס משהו מבחוץ, היא גם לא נותנת לי להיכנס למטבח. אתה ממודר. אדוני היושב ראש, לגבי ההצעה לסדר, והיא חשובה, ודיברנו על זה. חשוב שאולי תהיה גם אמירה שלך כיושב ראש לגבי דמי האבטלה לאותם זכאים וזכאיות, אם אלה נשים חד הוריות או נכים. בגלל הקורונה, לפני שנה וחצי-שנתיים עברה כאן הוראת שעה, ואני מדבר על כך שיהיה להם את כפל התמיכות, כפל הקצבאות. בסוף השנה האזרחית,

בעוד כשמונה ימים, תוקף הוראת השעה יפוג ונשים חד הוריות לא יוכל ולהמשיך ולקבל גם אבטלה וגם מזונות. נכים לסוגים שונים לא יוכלו לקבל גם אבטלה וגם את קצבת הנכות שלהם. אני לא יודע אם אפשר יהיה לתקן את זה רטרואקטיבית אבל חשוב לעשות הכול. אנחנו רואים את לחץ הזמנים בו אנחנו נמצאים אבל הייתי מציע אולי אפילו בשבוע הבא שווה להגיע לכאן במיוחד אם צריך או להוסיף שעה, אולי תחשוב על יום ראשון לקיים דיון בעניין הזה כדי לשמוע היכן הוא עומד. לפחות לפני סוף שנה תהיה אמירה ואחר כך נוכל להביא את זה ולאשר שבועיים-שלושה רטרואקטיבית. אני גם הגשתי הצעת חוק בעניין הזה. אתה מבין ומכיר את הנושא הזה וחשובה גם ההתייחסות שלך לנושא הכפל. כשדיברת חיפשתי את ההודעה לתקשורת. יש הודעה לתקשורת מאתמול. לא אני הוצאתי אותה.

משרד האוצר הוציא. שר האוצר אביגדור ליברמן החליט היום, ביום

על הארכת הוראת השעה שעניינה אי קיזוז קצבאות לזכאים במקביל לקצבאות אחרות של הביטוח הלאומי. זה עונה לשאלה שלך.

לפי דעתי זה אמור לבוא בחקיקה. נבדוק את הקטע הטכני אבל ההחלטה התקבלה. אם כך, אני שמח מאוד וזו תהיה בשורה לאותם אנשים. לפחות שהוראת השעה תהיה עד שתיעשה בדיקה להוראת קבע. תודה רבה. יש עוד חברי כנסת שיש להם הצעה לסדר?

אתה לא שאלת את ולדימיר אם הוא יודע לטגן חביתה. אני יודע שהוא בשלן. לפני

צריך למצוא נוסחה אחרת חוץ מהמצ'ינג כי זה פוגע ברשויות החלשות, בעיקר ברשויות בחברה הערבית. בגלל

האם ניתן להכניס גם אותן או שאפשר להפלות בין רשות לרשות. נשמח מאוד לדעת. נראה לי שזה ישליך. אמרת שזה רק לרשויות הערביות. אם זה משליך על כולן, בסדר. אני אומר שזה חלק מתכנית החומש. מכיוון שזה יצר מציאות חדשה, יש הצדקה לבוא ולהגיד שלא מפלים רשויות באותו מעמד סוציו אקונומי ואז צריך למצוא מנגנון לכולם. אני אגלה לך משהו. הצדקה הייתה מזמן, גם לרשויות הערביות וגם לרשויות היהודיות החלשות. ההצדקה קיימת מזמן.

אני מסכים עם המצ'ינג הזה ואני יודע מה זה. לכן אי אומר שזה צריך להיות לכל הרשויות החלשות. טוב שהעלית את הנושא וטוב שאתה אומר את הדבר הזה. אני גם אבדוק את זה מול המשרדים או מול האוצר ישירות. צריך לבדוק אם באמת זה יחול על כולם. אני לא חושב שזה יחול בצורה אוטומטית.

ברגע שיש לך פתרון לחלק מהרשויות, אז נראה לחי שהדלת תהיה פתוחה לתת את אותו פתרון לרשויות אחרות. זה שווה בדיקה. כך אנחנו מביאים בשורה. ברגע שמתקנים עיוות בהקשר של הרשויות או החברה הערבית, זה לכשעצמו מביא לתיקון עיוותים בתוך החברה בכלל, בתוך החברה הישראלית בכלל. לאחרונה קיבלתי מספר פניות מבעלי עסקים קטנים בנהריה שנפגעו במהלך השיטפון בינואר 2020, רגע לפני פרוץ משבר הקורונה. בדקתי וראיתי שהיו בוועדה שני דיונים. דיברתי עם היושב ראש הקודם ואפילו וידאתי שהכסף הגיע לעיריית נהריה אבל איכשהו עדיין בעלי העסקים נשארו עומדים בפני שוקת שבורה. אולי שווה לבדוק את זה בוועדה. בזמנו גם אני בדקתי את זה. יש בעיה משפטית להעביר כסף לעסק עצמו. עסקתי בזה גם בשנה שעברה. נצטרך לפתור את זה. אגב עסקים, אני מעלה גם את מה שדיברנו עם רשות המסים ואני חושבת שכן צריך לקיים דיון על זה. יש מצבי חירום למיניהם שבעצם כל עסק נדרש להציג אחורה. עסק שהוקם היום או בשנה האחרונה, אם בשנת הקורונה או בשנה של אירועי חירום, אין אחורה. נתקלנו בנושא הזה בעוטף עזה, בשדרות, עם הקמת חדר כושר של בחורה שהקימה אותו אפילו ביקרנו שם יחד והיא לא מצליחה לקבל. אנחנו כל כך רוצים שצעירים יישארו בפריפריה, אנחנו כל כך רוצים שהם יקימו שם עסקים כי אנחנו יודעים שהעסקים הם לבנה מרכזית בכלכל השל המדינה הזאת, ובסוף, אחרי שאנחנו רואים את כל ההשקעות המטורפות, אנחנו באים וידינו כבולות כי אין מסלול לעסקים שהקימו בשנה של האירוע. אני חושבת ששווה לקיים כאן דיון על כך. חייבים לקיים דיון על זה כי אנחנו פשוט גורמים להם להיסגר ואכן נסגרו הרבה עסקים קטנים וזאת לא כוונתנו בוודאות.

אני אשמח שנקיים על כך דיון.

אדוני היושב ראש, בפעם שעברה ביקשנו מאסף מהאוצר את מערכת השיתופיות שקיימת. ביקשנו לראות את ההעברות שהיו בשנה האחרונה. אמרנו לו שזה יגיע עד אתמול והוא אמר שלא תהיה בעיה. עדיין לא קיבלנו את זה.

אם קיבלו את זה לוועדה, אני אשמח לראות. עובדים על זה. למה עובדים על זה? זה בלחיצה. לא. עצם זה שבכלל לא ידענו שקיימת מערכת כזאת. אני מבקש להעביר לנו את זה עד יום ראשון.

בסדר.

המשרד לביטחון פנים. בוקר טוב לוועדה. אני מאגף התקציבים. הפנייה נועדה להעברה של 54 מיליון ו-14 אלפי שקלים בהוצאה, 62 מיליון ו-545 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב ו-19 מיליון שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה. מדובר בסעיף 07, הסעיף של ההוצאה השוטפת של המשרד לביטחון פנים וארגוניו. הוא מחולק לארבעה: למשרד לביטחון פנים - למטה שלו - לרשות לכבאות והצלה, לשירות בתי הסוהר ולמשטרת ישראל. ההוספה של 54 מיליוני שקלים בהוצאה, מגיעה מהעברת תקציב מסעיף הפיתוח, סעיף 52 של המשטרה. הביצוע בפועל. מעבירים מהביצוע בפועל שהיה בסעיף 52 לסעיף 07, מהפיתוח לשוטף. בנוסף יש תוספת של 15 מיליון שקלים שמגיעים ממשרד החינוך לגבי החלק שלהם באבטחת מוסדות חינוך, שזה תקציב שיוצא מהסעיף של המשרד לביטחון פנים, מהמשטרה. ההרשאה להתחייב מגיעה לשירות בתי הסוהר כדי שיוכלו לצאת לדרך בפרויקטים להתעצמות שלה. והוצאה מותנית בהכנסה, דיברנו על זה לפני יומיים, התכנית למאבק בפשיעה, העברנו את זה כאשר הביצוע בפועל היה סעיף 07 ולא בסעיף 52. הפחתנו ביום שלישי בפנייה שהייתה מסעיף 52 ואנחנו מעבירים את זה כאן לסעיף 07. אני מנסה להבין. למה היה תת ביצוע ב-52 בפיתוח ולמה היה תת ביצוע - - - תן לו לסיים את הפנייה. נמצא כאן נציג המשטרה שאמנם הוא במדים ירוקים אבל הוא זה בגלל שהוא הגיע ממילואים ולא שהוא חייל או שוטר. אתמול העברנו בוועדת הכנסת מיזוג של העברה מהצבא למשטרה. ניר דאג להעברה הזאת אתמול

הארכנו משהו שכבר היה קיים. אני מנסה להבין. למה היה תת ביצוע בנושא של המאבק בפשיעה?

ראש חוליית מקרו תקציב במשטרה. התקציב התנהל כתקציב המשכי במהלך כל השנה והייתה בעיה להוציא תקציבי התעצמות ופרויקטים בכלל בכל המדינה ולא רק במשטרה מאחר שבתקציב המשכי ההסתכלות היא לא על התעצמות אלא על השוטף ועל הקיים. בנושא של המאבק בפשיעה במגזר הערבי הייתה החלטת ממשלה. היו כמה החלטות ממשלה. לא מדובר במאבק בפשיעה בחברה הערבית. כשאני מדבר על מאבק בפשיעה, מדובר על הכסף שמגיע מקרן החילוט, על הנושא של הלבנת הון כאשר התקציב היה ב-52 אבל בוצע בפועל בסעיף 07 ולכן הוא עובר. סעיף 07 הוא אחזקה? סעיף 07 הוא השוטף ו-52 זה הפיתוח. יש דברים שנעשו בצורה טכנית, פשוט להעביר את התקציב, ובכלל בכל מה שקשור בתקציבי ההתעצמות, הייתה בעיה מאוד מאוד גדולה להוציא אותם אל הפועל במהלך השנה. אני בסעיף 02 ב-07. אתם כן כותבים שתכנית הרכש של המשרד נמוכה מהתחזית שניתנה בתקציב כתוצאה מחוסר ודאות באשר להיקף התכנית בחברה הערבית. על זה אני שואל. היו החלטות ממשלה די ברורות בעניין. היכן היה חוסר ודאות בעניין הזה? החלטות הממשלה לגבי החברה הערבית התקבלו לאחר הבאת התקציב לכנסת. אני יכול לבדוק את התאריך המדויק. סליחה, מה אמרת? החלטת הממשלה 549 לגבי האכיפה בחברה הערבית הייתה אחרי העברת התקציב לכנסת.

אחרי העברת התקציב בכנסת ולכנסת. אני מדייק. העברת התקציב בכנסת הייתה אחרי אבל בניית התקציב הייתה לפני. השינויים בכנסת נעשו על בסיס החלטות ממשלה. השאלה למה ההחלטה הזאת יצאה החוצה. כחלק מהבנייה. כאשר הגישו את התקציב לכנסת, זה לא היה ולכן הייתה בעיה. גם כשהתקבלה החלטת ממשלה, היו דברים שמבחינת התקציב היה צריך להבין היכן זה נמצא ולהתאים את החלטת הממשלה לתקציב בפועל ולכן זה נעשה עכשיו. אני אשאל את נציג המשטרה. לכם יש היום בפועל, כשאתם יוצאים לתכניות על מאבק בפשיעה במגזר הערבי, חוסר תקציבי באיזשהו סעיף או אתם מכוסים? כיום אנחנו מכוסים. זאת אומרת, אין לכם תשובות מהאוצר שאין כסף לתת.

כיום אנחנו מכוסים אבל לקח זמן עד שקיבלנו את הכסף. עכשיו יש לנו את כל התקציב שאנחנו צריכים. בהמשך אנחנו נראה שאתם לא בדיוק מכוסים כי עושים אליכם העברות. כל מה שקשור בבינוי, במגזר הערבי יש הרבה תהליכים. כשאתה לוקח את הכסף הזה לגמלאות, איך אתה תעשה את זה ב-2022? יש כאן איזשהו משחק סכום אפס. תסביר לנו איך זה יעבוד. אתה אומר שהיום היה לך תקציב ממשלתי, האוצר דאג לזה, שמרת את הכסף בצד ויש לך עכשיו כסף לגמלאות. אתה הרי תחזור לכאן ב-2022 וגם תצטרך את אותו כסף.

יש תכנית שימושים. כשאתה בונה תכנית שימושים, אתה מסתכל על יכולות הביצוע שלך. כיום לא יכולנו לבצע את זה, אז אנחנו שמים את הכסף היכן - - - וכשתוכל לבצע את זה, איך תשלם את הגמלאות? בגמלאות כיום יש לי חוסר. גם ב-2022 יש לך חוסר. לא. מה שקורה זה שכאשר יצאנו לדרך ב-2021, לא היה הסכם גג שכר שהמשטרה בסופו של דבר חתמה עליו. תקציב 2022 שעבר בכנסת מכסה לך את הסכם השכר?

תכנית 07-50-02. תכנית לחברה הערבית שאושר בממשלה. אני רואה שזה נלקח מהמשרד לביטחון פנים בנושא של הטייסת לכיבוי, רשות הכיבוי וההצלה, לקחתם כסף משם. אחר כך אנחנו רואים פניות, שתכף נדבר עליהן, לפיהן הייתם צריכים להעביר לשם. 07-50 זה המשרד לביטחון פנים. זה לא המשטרה אלא המשרד לביטחון פנים. אני נציג המשטרה. אני שואל את השאלה בגדול. אני מסתכל כאן ואני לא רואה שיש הוצאה מטייסת הכיבוי. אם כן, מהיכן זה מגיע? קח את תיאור התכנית, שם בכלל לא נכללת החברה הערבית בהחלטת ממשלה. העברתם כסף מפה לשם בתיאור התכנית. אני שואל אותך מהיכן זה יצא. האם זה יצא מהטייסת, האם זה יצא מאחזקה? הרי העברת מתוך תיאור התכנית את הכסף. אני אלך אתך קצת קדימה ואולי זה ייתן לנו מבט רוחבי. כשלקחתם כסף מהמשרדים, תמיד אנחנו רוצים לדעת מאיזה פרויקט לקחתם את הכסף הזה. אני אענה באופן כללי. גם טייסת הכיבוי נמצאת בפנים. על כל כסף שנלקח כאן, בהתאם להוצאות בפועל וליכולת להוציא בפועל. אם אנחנו לוקחים מאיזה מקום, אנחנו לא פוגעים בפעילות. אנחנו בעצם באים לקראת סוף שנה ואומרים שהנה מקום שבו לא הצלחתם להוציא את הכסף, קרה משהו שדברים יכולים להתעכב. נמצאים כאן הנציגים, גם המשרד נמצא ב-זום ואפשר להסביר דברים שקשורים לפרויקטים שמתעכבים ואז לא צריך להוציא את הכסף בשנה הזאת. לכן לא פוגעים בפעילויות אחרות אלא לוקחים את התקציב ממקומות שלא היה אפשר להוציא בהם בפועל. זה כולל את טייסת כיבוי שמתוקצבת לפי הצרכים שלה. מאוד דאגנו לכך שלא יחסר שם כדי שלא תהיה בעיה. אנחנו נראה את זה בתכנית אחרת שנראה לי שהיא לגבי הטייסת. טייסת הכיבוי לא נפגעה.

הבאה 07-60-01, לגבי כוח אדם. זאת תכנית של תקציב השכר של עובדי הרשות לכבאות והצלה. על איזו הכנסה אתם מדברים? זה מותנה בהכנסה. הכנסה של מה? הכנסה ממשרד הביטחון. ה-5 מיליון שהעברנו. הכנסה שקיבלתם ממשרד הביטחון?

רע"ן תקציבים, רשות כבאות והצלה. יש לנו הסכם עם משרד הביטחון במסגרתו מדי שנה עורכים שלושה מפקחים שלנו ביקורות בכל המתקנים והבסיסים בצה"ל. ההסכם נקבע לפני חמש שנים לפיו מדי שנה יועבר אלינו סכום מסוים, פחות או יותר 5 מיליון שקלים. בכסף הזה יש עובדים חדשים שנקלטו? עובדים שנקלטו כבר נקלטו. אתם לא יודעים בתחילת השנה לתכנן את עצמכם? זה לא שבדצמבר אתה יודע שזה תשלום בינואר, כמו שאנחנו רואים את זה בעודפים או משהו כזה. ההסכם שלנו עם משרד הביטחון הוא הסכם שבוא נגיד שקבענו סכום כללי לפני חמש שנים אבל מדי שנה זה משתנה בהתאם לביקורות שנעשו והבסיסים. בקרוב אנחנו הולכים להתאים אותו כי מסתיימות חמש השנים אבל זה הסכום שנקבע אז בהסכם ההיסטורי שמדי שנה נתקצב אותו ובסוף שנה אנחנו עושים התאמות בהתאם לסכומים שהבאנו מההכנסה. וההסכם הזה עומד להסתיים?

התוקף שלו היה לחמש שנים והוא יוארך לעוד חמש שנים. באותו סכום? אנחנו רוצים להעלות אותו כי הוא לא ריאלי, אבל זה מנגנון. כי אחרי חמש שנים יש איזה שהם שינויים לכאן או לכאן.

אנחנו חושבים שהוא לא ריאלי. מתי תביאו את זה לכדי שינוי? זה צריך להיות במסגרת הסכם. במסגרת ההסכם אנחנו אמורים להביא למשרד הביטחון הצעה ואמור להתקיים עליה דיון. זה יקרה לקראת חודש מארס 2022 אז יסתיים ההסכם הזה. אתה אומר שבכיבוי זה מותנה גם בהכנסה. חוץ מההכנסה של משרד הביטחון, על זה אתה מדבר או שזאת הכנסה מאירועים אותם אתם מאבטחים?

זה לא בזה.

סעיף ספציפי למשרד הביטחון. שירות בתי הסוהר גם כאן.

07-70-01. כתוב כאן: במטרת השינוי עקב ויסות תקציב השכר של שירות בתי הסוהר בהתאם לתחזית ביצוע עדכנית. כמה עובדים מועסקים ישירות היום בבתי הסוהר, האם הייתה הגדלה בשנה האחרונה והאם יש לכם צפי להגדיל את כוח האדם בשנה הבאה? אני רואה שאתם מדברים כאן על תקציב העובדים. עיקר התקציב שאני רואה כאן הוא עקב הבריחה הטכנולוגית.

זה בתכנית הבאה. נמצא כאן נציג שירות בתי הסוהר. בוקר טוב. רע"ן תקציבים

לשאלתך, יש כ-8,500 צוערים בשירות בתי הסוהר, מתוכם כ-6,500 מועסקים בבתי הסוהר עצמם, באגפים. מלבד זה יש לכם גם מיקור חוץ.

יש לנו מיקור חוץ ממש מועט. כמה חיילים בסדיר? התקינה שלנו היא 760. בתוך אותם 6,500 שציינת?

בפועל המצבת שלנו נמוכה בכ-100.

למה אתם צריכים חיילים בסדיר ולא לוקחים את כולם כעובדים. אנחנו נשמח לקבל. אני שואל לגבי ההעדפה שלכם. ההעדפה שלכם היא לקבל את כולם כעובדים ולא כחיילים.

כמשרתי קבע לצורך העניין ולא כחיילי חובה. דרך אגב, זה נוגע לחוק שהוא העביר אתמול בוועדה. יש מגוון שיקולים. זה היה בוועדת החוץ והביטחון ושם זה נדון.

מה עמדת האוצר? אני אישית לא הייתי בוועדת חוץ וביטחון. לא שאלתי אישית מה העמדה שלך. אתה מייצג את האוצר. גם אני לא אומר את העמדה האישית שלי אלא את העמדה הציבורית שלי. העמדה שלנו היא שצריך להאריך את החוק בשירות בתי הסוהר. בכל מקרה צריך התארגנות לדברים האלה. גם אם מחליטים, צריך להאריך את החוק. חיילי החובה האלה נמצאים גם משטרה ולא רק בשירות בתי הסוהר ומבחינתנו חשוב להאריך את זה לפחות כרגע, לפחות עד עבודת מטה מסודרת בנושא. שוב, אני לא יודע לתת את העמדה המלאה כי זה לא החלק שלי אלא יותר של מי שמתעסק בכלל מערכת הביטחון. באותה תכנית 70-02, אנחנו מדברים כאן בתיאור התכנית ואחר כך בשינוי, יש הכשרות. ההכשרות הן לאסירים או לסוהרים? אלה הכשרות לסגל. יש תקציב מיוחד להכשרות לאסירים? בעיקרון יש תקציב שהוא מיועד לטובת הכשרות לאסירים.

אגב, בהכשרות אנחנו מדברים גם על תארים? לא. כשאתה מדבר על הכשרות, אלה הכשרות מקצועיות כדי שהם יוכלו לעבוד. כשהם אחר כך עוברים לשיקום. בתקופת המעבר כדי שיוכל לצאת אחר כך לשיקום.

במספר (א)(2) יש גידול בצפי התשלום למינהל הרכב הממשלתי. מה קרה שפתאום יש גידול? אנחנו יודעים שאנחנו מנסים לצמצם ולעבור לתחבורה הציבורית. נכון. מה שקרה, כבר שנתיים היינו בתקציב המשכי. כתוצאה מכך ההוצאה קטנה. בתקציב ההמשכי אנחנו לא רוכשים כלי רכב. לא רכשנו בשנתיים האחרונות כלי רכב והעדכון הזה נעשה למעשה עם אישור תקציב המדינה. היינו צריכים להעביר עוד השלמה של תקציב למינהל הרכב. לא היה איזה שינוי מהותי בהוצאה של הרכב אלא פשוט השלמה לתקציב בהתאם לביצוע. כדי לרכוש רכבים.

עדיין לא יצאנו ברכש. השנה מן הסתם לא יצאנו ברכש.

כמובן שנצא לרכש בשנה הבאה. לצורך העניין זאת הייתה השלמת תקציב בהתאם לביצוע שהיה בפועל, כמוש עושים בסוף שנה. כי למשל במשטרה נראה אחר כך בתכנית אחרת שהם אומרים שמכיוון שיש בעיה של השבבים ברכב, לכן יש להם פחות רכישות רכב ויצטרכו לחדש את המלאי בתקופה יותר מאוחרת. כאן אתה אומר שזה בכלל לא נוגע ואתה כרגע לא הולך לחדש. אין לך כרגע תכנית לחדש את מלאי הרכבים. לא. יש הבדל ברכבים. זה מינהל הרכב וזה כמובן רכש שהמשטרה עושה. לשם נגיע ונשאל.

השינוי בהרשאה להתחייב נובע לאור בריחת האסירים מכלא גלבוע. יש שם היום אסירים, נכון? הם חזרו לשם.

איך קורה דבר כזה שמחזירים את האנשים? אנחנו יודעים שחלק מהכסף אמור להיות עבור שיפוץ גלבוע. בפעם הקודמת דיברנו על שלושת בתי הכלא החדשים שנבנים אבל כרגע מעבירים לכלא שהתכניות שלו היו מפורסמות גם באינטרנט. אנחנו יודעים גם על המחדלים, על איך שהוא נבנה. על מה הולך הכסף הזה?

אני לא מבקש שתפרוס בפניי את האבטחה במקום אבל בגדול. אני אומר את מה שכן אפשר. קודם כל, לא כל האסירים הוחזרו לכלא גלבוע אלא חלקם. במהלך התקופה הזאת עד שהאסירים הוחזרו למתקן הכליאה, לצורך העניין נעשו עבודות לאיטום החללים וכמובן שיש עוד עבודות נוספות שנדרש לעשות אותן - אני לא יכול לפרט את כולן - ולשם כך אנחנו צריכים את ההרשאה להתחייב. אני רוצה לשאול שאלה כללית יותר כדי לא להיכנס ליותר מדי פרטים בנושא הזה. האם זה שהחזרתם את האסירים לאותו כלא ממנו ברחו, האם דאגתם לכך שהמקרה הזה לא יחזור על עצמו? כמובן. הבנתי את השאלה.

אני לא עוסק בתחום המבצעי אבל אני יכול להגיד שבמסגרת ההמלצות ומכלול השיקולים בתחום המבצעי, זה אושר על מנת שיחזירו חלק מהאסירים. הכסף שהולך כאן לשיפוץ, זה קידום פרויקטים בתחום הבינוי והטכנולוגיה שצפויים לשפר את מצב המתקנים בשירות. מדובר כאן על כלא גלבוע. כשאתה מדבר על כלא גלבוע, אנחנו יודעים שהיו שם מחדלים, כולנו ידענו, כולנו ראינו וזה לא איזשהו דבר סודי. השאלה היא האם עם הכסף שאתה שם בכלא גלבוע, אתם הולכים לשפץ את הכלא הזה או שאתם הולכים לסגור אותו כי הוא ישן? האם הורסים אותו ובונים שם משהו חדש? אני שואל לאן הולך הכסף הזה.

תקופה קצרה הסתדרתם כך ששלחתם את האסירים לבתי כלא אחרים. השאלה שלי היא האם הכסף הזה נועד לסגור את כלא גלבוע ולפנות אותו לגמרי או שאתה הולך לשפץ אותו ולהשאיר אותו ככלא גלבוע. בשלב הזה כמובן שצריכים שיש לנו הנחיות נוספות בכל מה שקשור לבג"ץ שטח המחיה. 3.5 מטרים ו-4. כן. 4.5 מטרים. אנחנו נדרשים לעמוד בבג"ץ שטח המחיה ולכן בשלב הזה, כדי לעמוד בבג"ץ שטח המחיה,

זו מגבלה נוספת שקיימת לנו. לכן אנחנו נדרשים לייצר אמצעי אבטחה לכלא הזה על מנת להשמיש אותו בעת הזאת. תכנית 70-03. מדובר על תקצוב הגמלאות, על מענקי פרישה של המשרתים. אני מאמין שיש שם גם פנסיות תקציביות. נכון. יש נתח של כסף שמתוך התקציב הולך לתקציב של הגמלאות, של הפנסיות התקציביות. אני שואל מה גובה הנתח הזה. אתן לך דוגמה מעולם אחר, ממשרד הבריאות. יש לך בתי חולים ממשלתיים ויש לך בתי חולים ציבוריים. הפנסיות התקציביות בבתי החולים הממשלתיים, מי שמשלם אותן זאת המדינה ולכן זה לא נכלל בתקציב שלהם. בבתי החולים הציבורים, זה נכלל להם בתקציב שלהם.

הם מקבלים סכום איקס וממנו צריכים לשלם את הפנסיות התקציביות.

כשמתקצבים אתכם, באחוזים כמה כסף הולך על הפנסיות האלה או שאתה אומר שהמדינה מסתכלת עליכם כגוף ואומרת שהפנסיות שלהם הן בסכום איקס והייתי רוצה לדעת את הסכום והמדינה משלמת, זה לא קשור לתקציב הזה אלא זה תקציב נפרד של האוצר. בשונה מגופים אחרים במדינת ישראל, שירות בתי הסוהר,

מנהל את תחום הגמלאות בתוך הארגון והתקצוב שניתן הוא לארגון. גם הניהול הוא של הארגון.

במסגרת הסכם גג השכר, דיברו על זה וגם חתמנו על סיכום בנושא הזה. היקף תקציב הגמלאות בשירות בתי הסוהר הוא כ-714 מיליון שקלים בשנה. זה הביצוע. כל השכר. כל הגמלאות בשירות בתי הסוהר. כמה גמלאים יש לשירות בתי הסוהר? אני לא זוכר את המספר המדויק. אנחנו שוקלים להיות גמלאים של שירות בתי הסוהר. יש עכשיו תהליך מדורג וזה אמור לקטון. זה אמור להגיע לנקודה מסוימת בה זה אמור לקטון כי כמו שאמרת, הפנסיות התקציביות יוצאות וייכנסו הפנסיות הצוברות. 714 מיליון השקלים הם בתוך התקציב שלכם? חלק מהתקציב של שירות בתי הסוהר.

מה סך התקציב של שירות בתי הסוהר? 4.2 מיליארד שקלים. כשאתה אומר 714 מיליון שקלים, יכול להיות שבשנה הבאה ל-750 מיליון שקלים וה-4.2 מיליארד יישארו לך.

מעלים לכם את זה ביחס או שאומרים לך שתתמודד עם זה. נותנים לך תכנית ומתוך התכנית אתה צריך לקחת כי בשנה שעברה היה פחות והשנה יהיה יותר, לא משנה איך אתה משחק עם זה. אני שואל האם אתה צריך להסתכל על זה כחלק מהתקציב שלך ולנווט אותו או שאומרים לך שזה התקציב צבוע ואתה לא יכול לגעת. אני אתייחס כי זה נכון גם למשטרה. גם לצבא. אני לא עוסק בצבא. אלה שלושת הגופים שזה עובד בצורה הזאת. אני לא אתייחס לצבא אלא למשטרה. במסגרת תכנית גג שכר יש חלק של גמלאות שהוסכם עליו. בתוך החלק של הגמלאות יש תוספת תקציבית בכל שנה שמיועדת לדבר הזה לפי הפורשים החדשים שמתווספים, לפי איזשהו קידום. יש לזה איזשהו מודל שעל בסיסו בגדול עובדים. הוא לוקח בחשבון כל מיני דברים. המודל עוד לא הוסכם לגמרי כי יש שאלה של איך מחשבים כמה דברים אבל בגדול יש כאן הסכמה על תוספת תקציב כל שנה בנושא הזה לפי הפורשים. אתה אומר בכל זאת שיש איזושהי הסכמה אבל זה לא באמת בפועל על המאה אחוזים.

זה אמור להיות מאה אחוזים. השאלה על המודל היא השאלה של איך מחשבים את מי שיוצא מהפנסיה התקציבית. מהבחינה הזאת כל פורש חדש שהפנסיה שלו אמורה להיות מתקציב הגופים, יש איזשהו מפתח שעליו הם מקבלים תקציב בנוסף ולא במקום. לגבי תכנית משטרת ישראל. אני רואה את התקצוב של השכר. יש כוח אדם חדש שנכנס למשטרה בשנה האחרונה? אני בטוח שיש כוח אדם חדש. אתמול היה דיון במליאה בהצעת לסדר של מספר חברי כנסת לגבי גל התפטרויות במשטרה. ראינו כתבות וגם סגן השר לביטחון הפנים אמר שלאחרונה יש גל התפטרויות במשטרה, במיוחד במרחב הדרום. כשאתה רואה שיש לך התפטרויות ואתה כנראה לא מצליח לגייס שוטרים חדשים, כך הבנו, האם אין עודף תקציבי בנושא הזה? חוץ מזה, מה המשטרה עושה?

טוענים שהשכר לא מוצדק, יש כתבה שהשכר עולה אבל הציוד לא עולה בדיוק באותו יחס. אגב, אני טוען שצריך להעלות את שכר השוטרים. השכר הממוצע שלהם היום, נראה לי שהוא עומד על 18 אלף שקלים ומשהו.

לפעמים צריך לעשות גם שעות נוספות. אגב, אני טוען לגבי כל עבודה שאם אתה עושה עוד מאה שעות נוספות באופן קבוע, צריך להתחיל לעבור לקבוע ולא לתת לעובד כל חודש לחופש את השעות הנוספות האלה. אני רוצה שתתייחס לזה. לנציג האוצר בעניין הזה אני אומר שהבעיה הגדולה היא שהאוצר מתערב למשטרה בסד"כ ולכן נוצר הפער הזה ושוטרים מגיעים להתפטרות.

אלה לא דברים שאני מחדש אלא הדברים האלה נאמרו אתמול במליאה. הייתי מבקש את ההתייחסות גם של המשטרה וגם של האוצר. אני אתחיל ואחר כך המשטרה תגיב ספציפית. חשוב לומר שלמשטרת ישראל יש סד"כ הוא מוסכם והוא ידוע ובתוכו היא מגייסת. בנוסף לזה יהיה גודל בשנת 2022 של 800 שוטרים בהקשר של החברה הערבית. יש שוטרים נוספים, כך שהמספר מגיע לכמעט 1,000 שוטרים נוספים בשנת 2022. אנחנו לא מגבילים. יש כאן עוד הרבה מקום להתגייס ולהתרחב. הטענה שלהם היא לא טענה נכונה? איזו טענה? הטענה שאתם מתערבים בסד"כ ולכן גם אין להם מספיק כוח אדם. אתה יודע שיש עוד 800 שוטרים, עוד 1,000 שוטרים - אני אשאל את זה בצורה בוטה ולא כלפיך חס ושלום ואני שואל מה אתה כאוצר מבין במה שצריכים במשטרה. הם יודעים מה הם צריכים במיוחד עכשיו עם המלחמה בפשיעה בחברה הערבית. אתה מסכים או לא מסכים, אבל הם קבעו לך שזה מה שצריך ואתה אומר בסדר. כשהם אומרים לך שעכשיו בנגב אתה צריך או בכל מקום אחר, למה זה קורה? כאשר אני אומר שבמקום חמישה שוטרים יעבדו כאן רק שלושה שוטרים, אנחנו גם אמרנו שיש פחד של השוטרים. כשהמספר פחות, הוא אומר שאין לו כוח אדם והוא אומר שהוא לא יסכן את עצמו והולך הביתה. אני שואל אותך כאוצר, מה לך ולהתערבות בנושא הזה. אני אענה. אגף התקציבים. כל תוספות כוח האדם שהוסכמו במסגרת 2022 הן בהסכמה עם המשטרה. לפי מה שאנחנו יודעים ולפי מה שאנחנו מקבלים מהשטח, הגיוסים הם כמעט בפול קפסטי של הגופים. קודם כל צריך להבהיר שאנחנו לא מתערבים בהצבת הכוחות, בעניינים המבצעיים. לא אמרתי איפה. אמרתי בכמות. גם בצה"ל יש הגבלה של הסד"כ.

בסוף יש כאן אירוע תקציבי בלתי רגיל. הגופים האלה מוציאים כ-70 אחוזים מההוצאות שלהם על שכר, הם גופים עתירי כוח אדם ולכן מצד אחד אנחנו מסתכלים על הצרכים, אנחנו מסכמים כל שנה והסד"כ שהוסכם ל-2023-2022 הוא בהסכמה עם הגופים, הוא בסיכום תקציבי עם הגופים, ומעבר לזה, כיוון שיש כאן הוצאה תקציבית בלתי רגילה, מן הסתם אנחנו מעורבים. האם אנחנו כאוצר אומרים היכן להציב את הכוחות, איך לייעל את כוח האדם, האם לשים במטה או לשים בשטח?

אנחנו לא נמצאים בספרות האלה.

אנחנו כמובן מבינים בתקציב ומסתכלים על איך משטרות אחרות בעולם נוהגות, ביחסי התקציב - - - אגב, יש לציין שמשטרות אחרות בעולם, מבחינת התקציב, שכר של שוטר הוא פחות מאשר בישראל. בישראל השכר של השוטר יותר גבוה.

אבל מספר השוטרים ביחס לאוכלוסייה הוא - - - גם מספר השוטרים ביחס לאוכלוסייה. נראה לי שיש לכם עוד פנייה בהמשך ואני אביא את הכתבה שראיתי עם הנתונים שאני נותן. אני שואל מבחינת המשטרה. תאמר למה קורים הפיטורים האלה, מבחינתכם כמשטרה. אתמול סגן השר אמר שיש וצריך לטפל בזה. אלה לא פיטורים אלא התפטרויות.

סליחה. התפטרויות. אני נציג אגף התכנון ומתעסק בתקציבים. אני יכול אחר כך להפנות את השאלה הזאת לבית ולהחזיר תשובה לוועדה. אבל אתה נציג המשטרה, נכון? אני נציג המשטרה, כן. בכל מקרה, ספציפית לגבי התפטרות של שוטרים והסיבות לכך - - - אבל אתה מכיר את זה. אני מכיר את זה. זה קורה במחוז דרום. אגב, זה לא רק במחוז דרום. הרוב במחוז דרום. יצאה עכשיו לתקשורת התפטרות גדולה מאוד. אם הוועדה תרצה, אנחנו נחזיר תשובה מסודרת בהמשך היום. לגבי ההתערבות. כמו שאמרו נציגי האוצר, יש עוגה תקציבית. אני יכול לדרוש כמה שאני רוצה ואני בטוח שככל שאני אקבל יותר שוטרים, אני אוכל לעשות הרבה יותר פעילות. אבל זה כמובן מוגבל מבחינה תקציבית ולכן בסופו של דבר מגיעים לסיכום תקציבי ומסכימים על מספר שוטרים מסוים שמגיע בשנה נתונה. מה התוספת של שוטרים שקיבלתם בשנת 2022? 1,000. בסביבות 1,000 שוטרים. זאת תוספת תקנים. יש לפעמים שאנשים פורשים ואמרנו את זה לגבי משרד החינוך ולוקחים את התקן ואחר כך יכול להיות שיבואו במשך השנה אבל התקן לא נמצא על קבוע. יוצא שבעצם זה לא מישהו שהוא קבוע, הוא לא נמצא באמת בתקן. לכן אני שואל אם קיבלת 1,000 תקנים חדשים. כן. קיבלתי 1,000 תקנים חדשים. לעומת כמה שפרשו והאם נשארו התקנים שלהם? מה שקורה זה שבמהלך שנה פורשים פלוס-מינוס בין 900 ל-1,000 שוטרים. התפטרות, מפוטרים. זה מה שקורה בדרך כלל במהלך שנה. אגב, התקנים נשארים באותו מקום.

אם יש שוטר שפרש מתחנת באר-שבע, התקן שלו לא הולך למקום אחר אלא כאשר יגייסו שוטר חדש, הוא יבוא למלא את התקן הזה. כמה שוטרים היו במערכת בשנת 2020 וכמה יש לך ב-2021? אז נדע אם באמת הוסיפו את ה-1,000 האלה. לא. 1,000 הוסיפו בשנת 2022. לא ב-2021. ב-2022 אתה מגייס 2,000 שוטרים. בדיוק. המשטרה הולכת לגייס בשנת 2022 בסביבות ה-2,000 שוטרים כאשר חלקם חדשים וחלקם על חשבון אלה שהתפטרו או פוטרו. זה כולל את השירות האזרחי? זה שירות לאומי.

זה לא כולל. זה און טופ. בסעיף (ב). בתכנית 80-02. אני רואה כאן את הנושא של הרכבים. יש תשלומי נזק ופיצויים שלה ארגון ומאידך ירידה בביצוע רכישה ובדיגום כלי הרכב של משטרת ישראל.

המילה דיגום כלי רכב, זה נשמע לי קצת צורם כי באמת אתם נוסעים ברכבים מדוגמים. אם זאת משטרת התנועה, אתה יכול לראות את השוטרים פעם עם רכב קיה, פעם אחת עם ספורטז' ופעם עם טויוטה. זה צורם. מותר להגיד. עובדה שאנחנו חברי הכנסת נוסעים, קיבלנו על זה כתבות ואנחנו בעצם משלמים על הרכבים האלה טבין ותקילין. אנחנו משלמים 6,500 שקלים זקיפת הטבה. לא משלמים 6,500 אלא זוקפים לנו 6,500. אמרתי בזקיפת הטבה. אני רוצה לדעת לגבי הנזקים, איזה נזקים יש לכם, של הרכבים או דברים אחרים בתוך המשטרה ולכן נעשים השינויים. מצד שני אתם אומרים שאתם לא יכולים לקנות רכבים ואני מבין שזה בגלל השבבים ואני מבין שלקראת 2022 אתם הולכים לקנות רכבים. כשאתה קונה רכב, לפעמים אתה חוסך ולא מוציא כי הרכבים הישנים,

כרגע אתה מוציא יותר על רכב ישן. לגבי הדיגום. מה זה אומר דיגום ברכבים במשטרה? זה מדבר על כל גשרי התאורה, על כל מערכות הקשר. זו הכוונה. אז תגידו אבזור. אל תגידו דיגום. זאת סמנטיקה. בגלל שכתבתם דיגום, עכשיו בזבזתם חמש דקות מזמן הוועדה רק על הנושא הזה. בכל מקרה, לגבי רכישת כלי רכב.

אנחנו יודעים שיש משבר עולמי וזה לא משהו שהוא תלוי בנו. השאיפה היא בסופו של דבר כן לרכוש רכבים בשנת 2022. כבר יצאו הזמנות. אנחנו עובדים בהרשאה להתחייב להזמנות רכש ארוכות טווח. לכן השאיפה היא כן לרכוש רכבים. אתם מתואמים עם המשרד להגנת הסביבה?

מה זה ארוכות טווח? לכמה זמן אתם מתכננים קדימה את רכישת הרכבים? בוא נגיד לפחות לשנה הקרובה. לשנה הבאה. אתם שוקלים מעבר לרכבים חשמליים?

יש פיילוט של 70 רכבים חשמליים במשטרת ישראל. זה קשור להגנת הסביבה, שאלה ששאלתי אותך. כן. יש פיילוט.

אני לא יודע להגיד לך. אני יכול לבדוק את זה. אלה רכבים מבצעיים? אני לא יודע בוודאות. אני צריך לבדוק את זה. אני אחזיר תשובה. זה מעניין כי אנחנו כממשלה, ככנסת, וגם אמרנו שבכנסת יחליפו לנו,

את הרכב לרכב חשמלי. אני בעד. התכנית של משטרת ישראל בשנים הקרובות, לפחות עד 2025 - בתקווה שנגיע לשם, כי ההחלטות של כל הוועדות הן להגיע עד 2030 למצב של 30 אחוזים אנרגיה ירוקה במדינה - השאיפה של משטרת ישראל היא להחליף את כל צי הרכב שלה לרכבים היברידיים וחשמליים. בסופו של דבר אתה רוצה להחליף את הרכבים המבצעיים. הבעיה בפיילוט, ולכן זה פיילוט של רכבים חשמליים, שכרגע אין לך עמדות טעינה בכל הארץ. אתה צריך עכשיו לרשת את כל הארץ. באמצע המרדף תיגמר לכם הסוללה.

זאת בדיוק הבעיה. המשטרה עושה עכשיו פיילוט. בסעיף (ד), מה אתם לוקחים מסעיף 52? דיברנו על התכנית למיגור הפשיעה עם קרן החילוט.

קרן החילוט. תודה. תכנית 03. מדובר כאן על משטרת ישראל ברכישת שירותי כוח אדם, תיאור התכנית ואני רוצה לדעת על איזה מוסדות מדובר. על כל המוסדות בארץ?

אתם עובדים בעיריות עם מצ'ינג? יש את משרד החינוך שמעביר את הכסף ובהמשך נראה את זה כאשר זה כסף שעובר ממשרד החינוך למשטרה. זה מותנה בהכנסה. זה ה-15 מיליון במזומן. שמעבירים כל שנה. כמה סך הכול ההוצאה של המוסדות? סך כל ההוצאה בשנת 2021 תעמוד על 375 מיליון שקלים. הם מעבירים רק 15 מיליון? הם מעבירים 21 מיליון. הם כבר העבירו סדר גודל של 6.7 מיליון שקלים. כלומר, ההשתתפות שלהם פחות מ-10 אחוזים. משהו כמו שישה אחוזים או שבעה אחוזים של משרד החינוך מולכם? בסוף זה תקציב שמיועד לדבר הזה. אני שואל האם גם העיריות משלמות כאן משהו. אנחנו נוכל להעביר את כל הנתונים. זה משחק מלים של האוצר. בסוף מדינת ישראל משלמת 375 מיליון שקלים. למה החליטו להעביר את זה דרך המשרד לביטחון פנים סיבות היסטוריות. בסוף זה לא המשרד לביטחון פנים ולא משרד החינוך אלא אלה הרשויות המקומיות והעברה של האוצר אליהם, זה דרך המשרדים. הוא אומר לך ש-94 אחוזים חונים אצלו ועוד שישה אחוזים חונים שם ועובר לכאן. יש השלמה של העיריות. נציג המשרד לביטחון פנים שלח לי. הוא ב-זום אבל אפשר להעלות אותו והוא יכול להסביר. כמה השלמה? אפשר להעלות את ליאור מהמשרד לביטחון פנים. מנהל תחום בכיר תקציבים, המשרד לביטחון פנים. שלום רב.

זה בעצם תקציב שהיסטורית ישב לפני הרבה שנים במשרד החינוך ועבר אלינו. בעיקרון אנחנו משלמים את החלק הארי והעיריות משלימות. ההתקשרות מול החברות בפועלה היא לא של המשטרה אלא של הרשויות המקומיות. מה החלק של העיריות? כמה משלמות העיריות? זה משתנה. עיריות באזורי עדיפות שם ההשתתפות יותר נמוכה. ברוב המקומות ההשתתפות שלנו היא בכ-70 אחוזים והעירייה משלימה כ-30 אחוזים. 30 אחוזים מה-300 ומשהו מיליון? מהעלות הספציפית שלה למוסדות החינוך. זה משתנה ביחס למספר המוסדות שיש להם אבטחה. אני אומר לאוצר שאחת הבעיות של הסיפור הזה היא שבאמת אין לו אבא. לא המשטרה היא האבא ולא הרשויות המקומיות. זה פועל בנוהל של שנות ה-90, האבטחה השתנתה ואנחנו מאז לא שינינו. אף אחד לא נוגע בזה כי אין לו אבא. יש לו שלושה הורים משרד החינוך, הרשות המקומית והמשטרה ובסוף כולם בורחים זה. יכול להיות שאתם בסוף כי אתם נמצאים גם ב-15 מיליון, גם ב-375 מיליון וגם ברשויות המקומיות בדרך אחרת צריך לקחת את הנושא הזה ולעשות בו סדר כי לטעמי, והייתי ראש רשות וגם הייתי בירושלים, יש כאן בזבוז משאב ציבורי מאוד גדול ואף אחד לא נוגע בזה כי אף אחד לא יודע מה לעשות עם זה. המשטרה פורמלית צריכה לחתום על תכנית אבטחה אבל היא גם לא יודעת. האבחנה שלך מאוד נכונה. זה פשוט כי אין אבא. אין אבא. זאת בדיוק הדוגמה. מתוך ה-375 מיליון שקלים, יש 15 מיליון שקלים שמשרד החינוך צריך להעביר. אנחנו כאן מעבירים את אותם 15 מיליון למשרד החינוך כדי שיעביר לו את ה-15 מיליון האלה. אפשר להעביר את כל הכסף למשרד החינוך. או לרשויות המקומיות. צריכה להיות כאן החלטה. לא צריך לקחת כסף מפה ומפה. שים את זה במקום אחד, שלטון מקומי או משטרה, לא משנה. התכנית האחרונה, 10-80-08. מדובר כאן גם על הגמלאות של המשטרה. יש שם היעדר עקביות המשולמת רטרואקטיבית. מה פירוש היעדר? הסיפור של העקביות, הייתה החלטת ממשלה בסוף 2018 ומאז צריך לשלם רטרואקטיבית לאנשים מ-2009. הבנתי. אתם לא יודעים מה הצפי שלכם. כרגע דיברנו ושאלנו את שירות בתי הסוהר כמה משלמים להם. אתה מדבר על הרטרו שאתם לא יודעים?

על הרטרו לא יודעים. למה עדיין אתם לא יודעים? ב-2018 עברה החלטה. כל שנה לא תדע כמה היה צריך? הרי משרד האוצר מחשבן את זה. יש כאן שאלה. אפשר לשאול את המשטרה איך בדיוק זה מבוצע. בתחילת שנה אנחנו לא יודעים בדיוק כמה יצא ברטרו. עכשיו אנחנו יודעים ולכן אנחנו משלימים לדבר הזה. אני אשאל את המשטרה. אתה לא יודע כמה גמלאים יש לך, אתה לא יודע לכמה אתה צריך לשלם ברטרו כי זה משהו שאושר בהחלטת ממשלה ואתה יודע לקראת מה אתה הולך. יש כמה דברים. ראשית, יש גמלאים שקיימים ויש גם את היורשים של הגמלאים שאתה מנסה למצוא אותם ולא תמיד קל למצוא אותם. למרות שאתה יודע כמה אתה צריך לשלם להם, אתה לא תמיד משלם להם כי אתה לא מצליח להביא אותם.

לפי דעתי זה אמור לבוא בעודפים ולא בהעברות כי נשאר לך עודף. עודף זה משהו שאתה פותח עליו הזמנה. בתקציב השכר והגמלאות אתה לא פותח הזמנה.

שאלה כמעט אחרונה. בסוף יש חוות דעת משפטית לעניין התקציבים הקואליציוניים.

תקציב קואליציוני, שיש עתיד שמה כאן בשווי של 10 מיליון שקלים. חמישה מיליון שקלים. כן. חמישה מיליון שקלים. איפה אתה רואה כסף קואליציוני?

כאשר כרגע דיברנו על הצורך שצריך להביא גם מיליון וחצי שקלים ששמו כאן לרכישת כלי רכב שלא נרכשו ב-2021, גם לא יירכשו ב-2021 ואולי יירכשו ב-2022. אתם מעבירים את המיליון וחצי ל-2022? באיזה סעיף זה התקציב הקואליציוני? אני מדבר על 1.5 ועוד 3.5 מיליון שקלים. 1.5 מיליון שקלים לכלי רכב ו-3.5 מיליון שקלים לרכישת אמצעים נוספים. סך הכול חמישה מיליון. אנחנו יודעים שלא רכשתם רכב בשנת 2021. זה בהכרח יגרור עודפים מחויבים. כי עדיין לא ראינו את זה. אלה עודפים מיוחדים שיגיעו בשנה הבאה. אבל הם ל-2021. אתה מזמין עכשיו את הניידות ואז הכסף יעבור. את השאלה למה זה צריך להיות בהסכם קואליציוני ולא בבסיס, אני שואל את זה על עוד כמה דברים. זו שאלה כללית. אם זה מוצדק, אם חסרות ניידות, למה זה צריך לבוא מתקציב קואליציוני? זה מה שאנחנו מנסים להבין. זה לא במישור שלנו. גם שלשום אני שאלתי את השאלה הזאת. זו הסיבה שצריך לבטל את הכספים הקואליציוניים.

אני כבר אמרתי את זה.

שאלה אחרונה שלי. בסעיף 5, חוות דעת של היועץ המשפטי. כתוב שיש התחייבות לגבי הכספים המחויבים, ואגב, אני רואה כאן שגם לכבאות יש כסף. העברתם גם לכבאות?

השנה אלה רק 5 מיליון שקלים. יש התחייבות של המפלגה, של יש עתיד שלא להשתמש לצרכים הקשורים אליהם. סתם, בגדול, אני חושב שבכל החלטה קואליציונית שיש, חשוב שגם ההסכם או ההתחייבות הזאת תגיע לשולחן. אבל זה תמיד קורה. כל חוות דעת. לפני כן הרי לא מתקדמים. בכל אופן, אני חייב לומר לכם שהיה מרתק אתכם ואני מקווה שעוד תחזרו לכאן. הם נשארים כאן. אנחנו כאן. אם אני רוצה התייעצות סיעתית,

אנחנו נשמח מאוד. בניגוד לחברי ינון, יש לי רק שאלה אחת ואפילו קצרה. בכל העולם אנחנו רואים שינויים בתדירות של שריפות עקב שינוי האקלים והדבר בא לידי ביטוי בתקצוב של שירותי הכבאות. גם אצלנו יש איזושהי הבנה של זה ואנחנו זוכרים את השריפה הענקית ליד נצרת לפני שנתיים ואת השריפה השנה בירושלים. זה יהיה דבר תדיר ואתם אומרים שחסר כסף. האם יש חשיבה מבחינת הצורך להגדיל את התקציב? יש את זה בפנייה אחרת. כוח אדם. אני מדבר בעיקר על השירות האווירי. על הטייסת. אני אומר באופן כללי על נושא התקציב. אם הכבאות תרצה להרחיב, היא תרחיב. בנושא התקציב סיכמנו עם הכבאות על תוספות תקציביות גם של רכש של אמצעים וגם של תוספת בכוח אדם. ברכש אמצעים יש הכול מכל הבחינות. כהיערכות לשריפות וכדי שהכבאות תוכל לעמוד במשימותיה ושתוכל להתעצם.

האם יש להם את האמצעים הנחוצים במיוחד מחודשי מאי עד דצמבר? נובמבר היה החודש היבש ביותר בתולדות המדינה מבחינת חודש נובמבר.

כמו שראיתם, השריפות האחרונות היו מאוד משמעותיות. אנחנו ערוכים. תמיד אפשר לשפר יותר אבל אנחנו ללא ספק ערוכים ונותנים שירות מעולה. תודה

בתכנית 07-50-02. אני מדבר על סעיף 38. מה זה סעיף 38? מה יש בו? סעיף 38, כמו שכתוב, זה סעיף של משרד

סעיף 38, כלכלה ותעשייה,

הסכום הזה, מאיזה סעיף בכלכלה? מההכשרות? אני יכול לבדוק ולהחזיר תשובה. אני אומר לכם

אנחנו לא הגורם המבצעי שמחליט על האכיפה. אם כן, המשטרה תענה. בסדר המשטרה, כמה עלתה לכם כל התוכנה הזאת? אני לא יודע. אני צריך לבדוק.

יש לי תשובה לשאלה שנשאלתי.

אתה אומר שנמתין שבוע. אני אומר שנעלה את העבודה מסודרת. עזוב. חבל על הזמן. אני לא רוצה לעכב סתם. לגבי המשטרה.

שמת את השאלה

בעיקרון אין את הנתונים לגבי מספר הנדבקים. אם תרצה, נוכל לשלוח. מה ההוצאות שלכם בגין הקורונה? בשנת 2021 נוציא סדר גודל 22 מיליון שקלים בגין הקורונה, חלקם נועד לעשות התאמות לאגפים,

לצורך העניין לאסירים שהם בבידוד, חלקו להיוועדות חזותית שנדרשנו לעשות במהלך

בכל כלא יש לכם אגף למבודדים? זה בהתאם לצורך. זה לא בכל מיתקן כליאה. זה בהתאם לצורך.

אני לא יודע כמה עולה לכם בדיקת קורונה. אתה יודע כמה היא עולה?

היום מוצאים את זה בפחות. למה שעלות הבדיקה הזאת תיפול עליך כשירות בתי הסוהר ולא על משרד הבריאות

בעיקרון עכשיו אנחנו מנהלים שיח מול משרד הבריאות בנושא הזה. שנתיים אחרי אתם מנהלים שיח?

עד עכשיו זה שמשרד הבריאות מימן את העלויות האלה. הוא חייב להמשיך לממן. יש עכשיו שיח בין שירות בתי הסוהר למשרד הבריאות בנושא

חשוב לי להדגיש שלא סתם יש כאן שתי פניות נפרדות.

אתם מתקזזים עם קופת חולים?

רוצה שתבדקו את הנקודה הזאת ותחזרו אלינו עם תשובה. תאמרו לנו למה בזמן הקורונה קופת החולים לא תשלם לכם את זה. האסירים הם כמו כל אזרח. שוב, אני

השאלה הבאה. כשיש לכם סוהרים מבודדים, יש סוהרים שישנים במיתקנים? אתה מתכוון לסוהרים מבודדים שישנים במיתקן הכליאה? כן.

מדובר בשוטרים זמניים לצורכי אכיפה של מגבלות הקורונה. זה און טופ לסד"כ של משטרת ישראל.

הם שוטרים זמניים. אלה לא תקנים חדשים. נכון. ברגע שמסתיימת הקורונה, הם הולכים הביתה. בגל הזה שהיה בין

יש גם שכירויות. למשל בתחנת תבור וצלמון, שכירות. בטירה שלב ב' זאת תהיה שכירות. למה לא לעבור לתחנות קבע? שכירות, בסופו של דבר מוציאים אותה. השאלה אם אתם הולכים כדי לבנות שם

הדיור הממשלתי הוא הגוף שמוביל, בין אם זו שכירות ובין אם בינוי. בסופו של דבר זה משהו שעושים יחד עם הדיור הממשלתי. למשטרתי ישראל

אתה אומר שבטייבה אתה עומד לשכור מבנה.

שנים? שכירות של תחנות בדרך כלל היא לשנים רבות. יש הבדל בין חמש שנים או

הצבעה בשעה 11:49. (הישיבה נפסקה בשעה 11:44 ונתחדשה בשעה 11:49.) אנחנו מחדשים את הישיבה. אנחנו מצביעים על פנייה 26 עד 28ף. מי בעד? מי נגד?

מדובר בהעברה טכנית. אין כאן איזשהו שינוי. גם במשרד הביטחון הכסף הזה שימש לדבר הזה.

מסעיף משרד הביטחון למשרד לביטחון פנים. כן. אתה חושב שעל זה לא יהיו

לרשות להלבנת הון, וכנגד זה יש שוטרים וזה מממן חלק מהפעילות של המשטרה בנושא הזה. זה לא שכל רכב נכנס לתקציב

בשנת 2022 אנחנו נראה אתהזה כי כבר עבר תקציב

זה חשוב לדעת. אני מבקש לזכור את הרגע הזה כדי שבהעברות של 2022

גם משרד הבריאות משלם?

בגדול, כן. בתי החולים בסופו של דבר משלמים ע האבטחה הזאת. כן.

הם מעבירים את הכסף הזה אליכם? מה זאת אומרת חלק הם נותנים? יש את האבטחה בבתי

אני לא יודע ספציפית. זה לא

שבעת בתי החולים הציבוריים הם בנצרת שם יש שלושה בתי חולים,

בבני ברק, בירושלים שזה שערי צדק והדסה.

יש לכם נקודת משטרה שם? פרטנית לגבי בתי

במהלך השנים האלה הגידול לא היה רק במספר השוטרים אלא גם בהסכמי השכר ודברים כאלה. אמרתי, גם בהסכמי השכר. הכול ביחד, 75 אחוזים.

בתחום של השכר אנחנו מתואמים עם הגופים. בסוף גם הגופים רוצים להתעצם ואנחנו

אנחנו כמובן יודעים שהתקציב

בנושא של התנהלות השכר כדי שיהיה ניהול יותר טוב של הגופים על הדבר הזה. אני לא מנהל את המשטרה,

מדובר בפיילוט לנגישות במשרד התחבורה, 6 מיליון שקלים כספים

מודיעין עילית נמצאת בפנים?

אני בודק. אני מבקשת שתבדוק גם את עוטף עזה בהמשך לשאילתה שאני הגשתי. בוא נעשה את זה יותר פשוט. שלח לנו את

אפילו במחירי הממשלה זה נשמע

6 מיליון שקלים ל-110 אוטובוסים.

היא

אל תגיד לי.

אני מזכירה לך שאני יודעת לרץ ב-15 שניות למקלט. בשעות של

זה רק לתחבורה ציבורית מבחינת אוטובוסים או גם ברכבת הקלה? לאן הולכת הסובסידיה הזאת? כרגע הרכבת הקלה מונגשת. אנחנו מדברים רק על אוטובוסים בין-עירוניים. אני מדבר אתך על התמיכה השוטפת.

אם אפשר

שלכם בעניין הזה של הסבסוד. הדבר האחרון, בסעיף 3. הייתי רוצה שתחזור עם תשובה לגבי הערך הצבור.

אנחנו יודעים שאין פתרונות. 6 מיליון שקלים, זה אולי פרומיל ממה שצריך להשקיע עבור אנשים עם מוגבלויות. בישראל יש מיליון וחצי אנשים עם מוגבלויות והם מהווים 7 אחוזים

הבקשה היא עכשיו כדי שנוכל להוציא אותו ב-2022. הבנתי. חשבתי שיש לכם כסף נוסף. אנחנו מצביעים בשעה

ביום שני שלחנו תשובות במייל בנוגע לשאלות שנשאלו.

כביש 232, כביש 60 צפון וכביש 4. נשלחה תשובה ביום שני.

אנחנו מצביעים פנייה מספר 50. מי בעד? מי נגד?

רציתי לומר שאני בוועדה המשותפת ואני יודעת מה מאחורי זה. אני לא נכנס לפנייה.

גם כשאת אומרת שאת מכירה את הפנייה, זה

בוודאי.

עת הוקמה הוועדה, חברי האופוזיציה לא היו שותפים בכל הוועדות. יש לכם שני מקומות. אנחנו מבקשים לדעת איך עושים את זה ומתי עושים את זה.

להסכם בין הסיעות. אנחנו ניתן לכם שני

הבקשה לרוויזיה לא נוגעת לביטחון אלא היא נוגעת להעברה של משרד הביטחון.

הפנייה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב פעולות משרד הרווחה והתאמת תקציבי ביצוע. השינויים כולם הם שינויים פנימיים בתוך

אפשר להרחיב לגבי תכנית מספר 3? טיפול קהילתי באנשים עם מוגבלויות? כן. התכנית לטיפול קהילתי באנשים עם מוגבלויות. מדובר על מגוון שירותים עצום לכלל חוסי המוגבלויות בשירותים

000 ילדים במעונות יום שיקומיים מגיל אפס עד שלוש מפוזרים בכל רחבי הארץ. מגיל לידה עד שלוש. אין אפס.

אנחנו עובדים גם עם משרד הכלכלה,

יש למשל נוהל

כשמשרד הכלכלה יהיה כאן, נשאל אותו מה קורה עם זה לגבי הקורונה, אז אמרו שמגיל 45 ומעלה יוכלו להמשיך את דמי האבטלה עד סוף השנה.

לגבי הנופשונים. אנחנו יודעים שמגיע לילדים עם אוטיזם משהו כמו 14 ימים בשנה. מפניות שקיבלתי, ואני גם מכיר משפחות וביקרתי אותן, אם מדובר באוטיזם קשה, אנחנו יודעים שלצערנו 14 ימים לא תמיד מספיקים. אם אני לא טועה קורה שנותנים את הסל הזה לעירייה והעירייה

כוח האדם הזה כבר נלקח ברשויות?

האוצר. בוא נגיד שאם ההעברה הזאת לא הייתה עוברת עכשיו, מה היה קורה? אנשים היו מפוטרים?

בפניית סוף שנה אנחנו בונים על התאמות סוף שנה. מדובר בעשרות מיליוני שקלים, התקציב

לגבי מוסדות ציבור, אנחנו מדברים על 63 מיליון שקלים. גם בפנייה הזאת אנחנו משלימים ל-63 מיליון

כאן כמעט ולא השתמשנו בנציג האוצר. אני רוצה לומר לך שזה כיף לשאול שאלות

אני חייב לומר גם מילה טובה על המשרד

אבל אני לא חושב שקיימת פגיעה משמעותית.

גם הצגת התכנית של מענה של המשרד למצבי חירום, גם כשהלכתי לעשות ביקורת במעון טללים - אני

על מעונות, על תקציבי שיפוץ וראיתי את ההנגשה של מבנים ישנים. זה בא לתת מענה לכל, גם לחברה החרדית וגם לחברה הערבית. כל הכבוד למשרד. אני מצטרף לדברים של

בים הדרוזים והצ'רקסים ברמת הגולן לשנים 2023-2021 מיום 28 בנובמבר 2021. מדובר על החלטת ממשלה שרובה מאריכה את התוקף של החלטת הממשלה בטיפול בנושא הדרוזי והצ'רקסי. אנחנו ממשיכים עם השירותים שלנו ובעיקר שירותים רווחתיים לטובת האוכלוסייה, הן בגליל, הן בגולן והן

בדברים האלה לקח זמן גם ליישובים הדרוזים להפנים ולפתח יישובים. גם את החלטות הממשלה האלה לאורך זמן לצערנו הרב, גם בגלל התקציב ההמשכי וגם בגלל שזאת החלטת ממשלה שהיא מעל תקציב המדינה,

אנחנו מצביעים על פניות מספר 83 ו-84, משרד הרווחה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושרו הפניות אושרו פה אחד. לבקשתכם אני מעדכן שההסברים לגבי כביש

למדתי.

גמרא. אני מבקש תשובה.

חבל שלא הבנתם קודם. אני סתם מזכיר לכם שבפעם שעברה רשמתם ולא העברתם תשובה. פניות מספר 70

תחת מי נמצאות רשויות הפיקוח? יש 54 רשויות פיקוח. יש שם תכניות שמשויכות לחשבויות שונות.

אני שואל על רשויות הפיקוח.

משויכת לחשבות הגנת הסביבה. מי הולך לטפל בנושא של הבולענים? אני

לרשות הטבע והגנים. מה התפקיד שלהם בזה?

יש לי עוד כמה שאלות לשאול אותו על הבולענים. אני רק אומר שהכסף הזה הוא ספציפית לשיקום ושחזור אתר ההיאחזות הישנה בעין גדי. כלומר, לפרויקט תיירותי. ברשותך ינון, אני רוצה לשאול. אני לא כל כך מבין. מדובר על החלטת ממשלה

כי אני רוצה לעשות שם אחר כך סיור של הוועדה, לוודא שהעברנו את הכסף לאן שצריך.

אתה רוצה, יש לי עוד כמה מקומות מעניינים. אתה רוצה סיור של ועדת הכספים בבולענים?

שאל היושב ראש לגבי עין גדי, מה התכנית לסיום השיפוץ במקום. שלום לכם, תציגו את עצמכם. רשות הטבע והגנים. רביב שפירא סמנכ"ל ורונית מורן מנהלת אגף תקציבים. מה השאלה? יש לכם כאן 4

אני אתייחס כי אני כתבתי את הפסקה הזאת. השם המלא של החלטת הממשלה, אני מציין לכם את כל השם של החלטת הממשלה, הוא התקציב עצמו 4 מיליון שקלים והוא רק עבור רשות הטבע

ה-4 מיליון הם חלק מיישום ההחלטה,

איפה משרד התיירות כאן?

מוועדת ההיגוי. והכסף לא עובר דרכו.

כלומר, הוא עובר דרך הגנת הסביבה. למה לא משרד התיירות צריך לטפל בזה? רשות הטבע והגנים היא תאגיד

מי זה שיסתום את הבולען?

אז למה אתה מעביר כסף לרשות הטבע והגנים? אני מעביר 4 מיליון שקלים כדי לשקם היאחזות ישנה בעין גדי. לא קשור

להיפך, אני הסברתי את החלטת הממשלה.

למה אנחנו מעבירים את 4 מיליון השקלים?

למה מעבירים לרשות הטבע והגנים? אני אקריא שוב.

עבור אתר ההיאחזות הישנה בעין גדי, להנגיש אותה

מה רשות הטבע והגנים בעניין? היא זאת שעושה את הפיתוח של

בתוך שטח הרשויות המקומיות, הרשויות קיבלו מועצה אזורית תמר ומועצה אזורית מגילות 25 מיליון שקלים כל אחת מהן כדי לטפל בנזקי הבולענים בשטחן.

לסיים בנימה אופטימית. כל התקציב שעבר לגבי הבולענים, שלא ייבלע לנו בתוך הבולענים ובסוף נצטרך להביא עוד החלטת ממשלה. התייעצות. תודה רבה. חוזרים להצביע בשעה

(הישיבה נפסקה בשעה 13:09 ונתחדשה בשעה 13:14.) אני מחדש את הישיבה. אני רוצה לומר שגם אני קיבלתי את התשובה על 232. כנראה יש בעיה בהבנת הנקרא אצל כולם. זה חייב להיות בפרוטוקול. את רוצה לא לקבל תשובה? זה

לא. אני מדבר על זה שיש בעיה בהבנת הנקרא. אתה לא רוצה להגיד משהו על החקלאות? אני אגיד לך. מחירי הפירות והירקות עלו ב-20 השנים האחרונות

או הפוך. אני לא זוכר. פעם ראשונה אתה לא אומר 12 שנים אלא 20 שנים.

לא קשור.

דנו על זה כאן הרבה פעמים. יש גם את החלק הזה ויש גם את החלק של החקלאים. לעשות את זה חד

התשובה לא מספקת מכיוון שניתנו 150 מיליון שקלים בנוסף בסיכום בין שר האוצר ושר התחבורה הקודם וזה צריך להיות און טופ. זאת אומרת, צריכים להיות שם 400 מיליון שקלים אבל בתקציב הזה יש 340 מיליון

הפנייה כוללת התאמת תקציב המשרד לתחזיות הביצוע בפועל וכן הגדלת תקציב ההרשאה להתחייב,

שקלים,

הפעלת מרכזי הקליטה. תכנית 31-11-01 - שכר 1,110 אלפי שקלים.

אם אפשר לחזור על השאלה בבקשה. שאלתי מהי ההעברה פנימית ומהיכן לקחתם אותה בתוך המשרד. הסכום העיקרי שלקחנו,

ובשנת 2021?

ובשנת 2019? היינו יותר מ-30 אלף עולים. 31 אלף. זאת אומרת, ירד מספר העולים.

בשנת 2020 היו 21 אלף ובשנת 2021 היו 27 אלף עולים. הוא אומר שהוא לא היה צריך להשתמש בכסף ואני שואל מה הפירוש שהוא לא היה צריך להשתמש בכסף. הכסף הזה חסר

דבר אחד קצת לא מובן לי.

מי שאין לו עבודה או שהוא מועסק בחלקיות משרה. בשנת 2020 היו 21

כמו שהיושב אמר, זה משולם בשנה הראשונה של העולה לארץ. אם מדובר בעולים שהגיעו במחצית השנייה של שנת הכספים, נגיד עולים שהיו צריכים לבוא במחצית השנייה של 2020, ואנחנו ויודעים שהייתה לנו

אני לא מבין. אתה צריך כאן את הכסף הזה בשביל מרכזי הקליטה. ה-70 מיליון שקלים הם בהרשאה להתחייב. להתחייב עבור מה? עבור מרכזי הקליטה? נכון.

מאחר שבמהלך החצי הראשון של השנה היו לנו תקופות של סגרים,

תקופות בה הנוכחות הייתה יחסית נמוכה, לכן הערכנו בבניית התקציב שנצטרך תקציב קצת יותר

כשאנחנו בנינו את תקציב הבסיס,

כי אתה הסתכלת על שנת 2020, שם ראית גם ירידה בעלייה וגם מבחינת הקורונה? לא. יותר כי ראינו איך אנחנו בביצוע של תקציב השכר במחצית הראשונה של השנה. אז לקחנו בחשבון הנחות שכן נחזור לשגרה שבגדול היא

מה זה הזהות היהודית הזאת? זה במסגרת התמיכה שלנו. זה במסגרת התמיכה שאנחנו מעניקים לרשויות מקומיות. קיימות ועדות היגוי משותפות לרשויות ולמשרד ובהן בודקים את התכניות הרלוונטיות

סעיף, במטרות השינוי, כתוב שזה נותן הגדלת תקציב לתכניות פלא ופעילות

הארץ. אנחנו יודעים שהלימוד בבתי הספר נכון, צריך את השילוב והוא חשוב אנחנו יודעים שבמיוחד בקרב העולים, שעות אחר הצהריים הן שעות שאם לא תהיה להם

יש עוד תכנית שגם היא באותה תכנית תקציבית. זאת תכנית שמיועדת לגיל בית הספר היסודי. מדובר בתכניות שמתקיימות בשעות אחר הצהריים. לרוב זה תגבור לימודי ובנוסף יש גם קטע העשרתי יותר. אם צריך תגבור במשך שעות הלימודים יש לכם מענה?

בין העולים יש לנו את קהילת בני מנשה. איך היחס שלכם לקהילת בני מנשה?

שאני מלווה אותם. הם נמצאים גם בקריית שמונה, בטבריה ובנוף הגליל.

גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה חברתית.

יש לנו גם קול קורא שמאפשר לרשויות בהן יש אוכלוסייה יחסית גדולה של בני מנשה להפעיל רכז שילווה אותם ויעשה עבורם תכניות. במסגרת הסיוע הפרטני שאנחנו מעניקים לעולים חדשים, יש עולים בני המנשה עם סל זכאות מורחבת יותר.

כשבנינו את תחזית תקציב השכר שלנו, היינו בסוף המחצית הראשונה של השנה אחרי תקופות ארוכות בהן לא עבדנו בנוכחות מלאה. לפי הביצוע שהיה עד כה ולפי ההערכות שהיו לנו לקראת המחצית השנייה של

צריך לבקש את ההתייחסות שלכם לבעיית העובדים מבחינת השכר שלהם.

אתך. עכשיו אתם שומעים ורואים אותי? שומעים ורואים, כן. מה השאלה?

אנחנו רואים שיש כאן כסף שרוצים להעביר אותו להסכמי אברהם,

אני חייבת להתערב. ינון, אני חושבת שאתה פונה לבן אדם הלא נכון. מי שממונה על שכר העובדים, זה הממונה על השכר. אולי משרד החוץ יודע לענות לנו.

האם משרד החוץ יודע להתייחס לזה? אם הוא לא יודע,

אנחנו נמצאים כרגע בסכסוך עבודה בנושא

תדעי לך שיש

למה יש סכסוך עבודה? למה במשרדים אחרים אין את זה? למה רק אצלכם? כי לא קיבלנו עדיין את הדרישות.

ועד העובדים התאגד. אנחנו יודעים את זה. אם ועד עובדים מתאגד, הוא סוברני לעבוד.

שעובד.

בסדר אבל אני שואל את אגף התקציבים והוא אומר שהוא לא יודע על משא ומתן.

מי שמטפל בזה במשרד האוצר זה אגף הממונה על השכר

לכן אני שואל אותך ולדימיר.

כן, כי ניסית לייצג את משרד החוץ.

לפרוטוקול. אחרי שדייקנו את כל הדיוקים לפרוטוקול, האם מישהו מכם יודע לענות על השאלה הזאת?

אנחנו רואים את זה מהתקשורת.

אנחנו מחכים להזדמנות הזאת שמגיע לכאן משרד החוץ כדי לשאול אותו את השאלה האלמנטרית, לפני שאני שואל למה צריך משרד לראש הממשלה החלופי, כי הרי יש לו משרד במשרד החוץ. את זה אני אשאל כשנדבר על הפנייה עצמה. לא יכול להיות שמשרד החוץ מגיע לכאן או אגף התקציבים מגיע לכאן ומבקש להעביר הרבה

למה צריך את זה? לשכר של לשכה ולתפעול. מה לשכה? הוא שר החוץ.

אם אני מצטרף לממשלה אני לא מצטרף לממשלה אני יכול לקבל שני משרדים, שאתם תתקצבו

אני אקדים את השאלה הבאה שלכם, למה אנחנו מעבירים לקראת סוף שנה וזה לא בבסיס התקציב. הפרויקטים האלה, ההקמה של הנציגויות הן On going.

דרך. אבני דרך, נחתם חוזה מול הקבלן, נחתם חוזה מול השיפוץ. מתי נראה את הנציגויות האלה מאוכלסות? זה כדאי לשאול את משרד החוץ. משרד החוץ, סימה.

נכון?

יש נציגויות שכבר בפועל פועלות או עדיין אף אחת לא פועלת? הן מאוישות. כרגע הן פועלות באופן זמני. אנחנו נמצאים כרגע במבנה זמני עד שנקים את מבנה הקבע. יש לכם יעד מתי הנציגות תיפתח במבנה הקבע? המבנה הזמני קיים. אנחנו צריכים כרגע לבנות את מבנה הקבע וזה יהיה לקראת סוף 2022, תחילת 2023. ועלות של כל נציגות, סדר גודל של 20 מיליון? בערך 20 מיליון, כן. שזה לגבי הקמה. מה בשוטף? בשוטף אנחנו כבר מתוקצבים. כל נציגות לגופה. מה העלות השנתית של הכול? זה כבר ניתן. זה מופיע בתקציב 2022 בבסיס. בערך עוד כ-70 מיליון שקלים. הנציגויות האלה הן נציגויות יחסית יקרות יותר מנציגויות אחרות בגלל עלויות אבטחה. שר החוץ מעורב בזה? אני

מה הייתה השאלה? שאלתי האם שר החוץ מעורב בזה והוא רוצה במקום הזה ולא במקום הזה. מה פתאום? בבחירת הנכסים הוא לא מעורב. אני שואל. השאלה היא האם הוא מעורב. האם באים ואומרים לו שבארבעת המקומות האלה התכנית היא לעשות במרכז העיר ובמקום הזה אנחנו עושים את זה בצד. אני שואל האם הוא מעורב בזה כי בקורונה הוא לא מעורב. הוא לא נכנס לשיקולים כאן. איך מתקבלת ההחלטה על בחירת המיקום? יש ועדה ממשלתית בראשות סגן החשב הכללי שבוחר נכסים בחוץ לארץ. לא שואלים את השר?

זאת ועדה מקצועית. לא שואלים את השר אם הוא רוצה במרכז העיר. הוועדה לא מתייעצת עם השר. הוא שואל?

אני חייב לומר משהו. הבוקר חבר הכנסת גפני אמר שהוא מכיר רק בראש ממשלה אחד, בנימין נתניהו.

זה מה שלפחות פורסם. במסגרת ממשלת נתניהו הוא מכיר בשר החוץ לפיד. נכון? זה מה שפורסם. אני רוצה לתקן את מה שפורסם. יקי אדמקר. אתה מכיר את הכתבים החרדים יותר טוב ממני. אני לא לוקח אותם כל כך ברצינות. אמרתי שמבחינת ראש הממשלה כך אמרתי בנוכחותו, זה היה במדיקל סנטר יש לי ביקורת עליו. על מי? על נתניהו.

הוא ישב שם. היה אירוע חגיגי ואמרתי לו שיש לי ביקורת עליו אבל הוא ראש ממשלה טוב. היה ראש ממשלה.

היה ראש ממשלה אבל כשהוא היה ראש ממשלה, הוא ראש ממשלה טוב. הוא ראש ממשלה שבהרבה מדינות בעולם אין מישהו ברמה שלו. אבל אתה מכיר ראש ממשלה אחר שמכהן עכשיו? לא דיברנו עליו.

שאלה שאולי לא תדעי לענות עליה. בעבר שלחתי מכתבים למשרד החוץ וטרם נעניתי. לגבי הכת לב טהור. אולי את יכולה לענות לי. הכת נמצאת בגואטמלה והכת הזאת כנראה בדרך לאירן, לפי מה שפורסם. זאת כת שחטפה ילדים, ולא רק ילדים אלא גם משפחות חרדיות. עשו להן שטיפת מוח. אני טיפלתי ומטפל. אגב, השבוע אחד מהם התגייס והוא חייל בודד ואני בקשר אתו ומטפל בו. הם עוברים שם התעללויות והם אזרחי מדינת ישראל. יש כאלה שהם אזרחי ארצות-הברית ויש כאלה שהם אזרחי ישראל. נמצאים שם קרוב ל-120 או אפילו 160 שהם לבד, שהם אזרחי המדינה. פניתי כדי לדעת מה קורה בנושא הזה. חשוב לדעת אם את יודעת או יש מישהו אחר ב-זום שמכיר את הנושא הזה ויכול לענות לנו. ראינו כתבה בערוץ 12 או 13 לפיה הם עכשיו בדרך לאיראן. היא מחטיבת הכספים במשרד החוץ. אני לא חושב שתהיה לה תשובה. אתה נחמד כי אתה עוזר להם. עכשיו שאלתי אותה. תאר לך שהיא עברה בפרוזדור, שמעה ונכנסה לדיון כי אמרו לה שאגף התקציבים צריך לדעת מה העלות להביא כל ילד כזה וכמה נותנים לו כשהוא מגיע לארץ. אני מדבר ברצינות. למה אתה צריך לענות במקומה? אתה חושב שהיא לא יודעת לענות לנו? תאמין לי שהיא יודעת. כשאתה עונה לי, אתה לא מתחייב להעביר לי תשובה. כשהיא עונה לי, היא תעביר במשרד החוץ וידאגו לתת לנו תשובה וזה חשוב לי. אני לא שואל בשביל לא לקבל תשובה. אני שואל כי באמת אכפת לי ואני רוצה לקבל תשובה. אני טכבר שנתיים מטפל בנושא הזה. היא יצאה מה-זום. הנה, הוא אמר לה לצאת.

היא יצאה לפני. עכשיו צחקתי. בואו ננסה לבדוק את הסוגיה הזאת. אגב, ביקשתי את הדיון גם בוועדת חוץ וביטחון. אתם מורידים הרבה כסף. אני חושב שהשאלה של ינון היא שאלה חשובה. אני רוצה לומר לך שאתם באים לכאן לוועדה ואתם צריכים לקחת בחשבון שכאשר מדובר על תוספות או העברות או פניות של משרד ממשלתי, צריך לדעת שיש שאלות שהן לא רק התקציב אלא גם מסביב. אתם צריכים לדעת לתת תשובות ואם אתם לא יודעים, תתקשרו ותשאלו. הוא שואל שאלה קריטית. לא התכוונתי להעליב את חבר הכנסת ינון אזולאי.

מה פתאום? זה לא מהמקום הזה. אתם מורידים 26 מיליון שקלים, למעלה מ-26 מיליון שקלים מסעיף של יהדות התפוצות.

כמו המקור מהפנייה של רשות הטבע והגנים. זה מקור להעברת כסף? השנה זה כסף שלא מנוצל.

בעודפי פלט של משרד החוץ היה 17 מיליון ו-317 אלף שקלים. הם מורידים למעלה מ-26 מיליון שקלים.

התכנית מתוקצבת לפי החלטת ממשלה בכ-160 מיליון שקלים בשנה. השנה אנחנו עובדים מול החשבות כדי לראות כמה באמת יצא בפועל לפרויקט. יצאו בין 50 ל-70 מיליון שקלים.

אנחנו יוצאים להתייעצות סיעתית. נחזור בשעה 14:45. רגע. על העובדים לא נקבל תשובה? נקבל אבל לא עכשיו. מתי? אתה יודע איך מתנהל משא ומתן. אבל הממשלה לא תחזיק הרבה זמן מעמד. לא נדע תשובה.

אל תדאג. (הישיבה נפסקה בשעה 14:40 ונתחדשה בשעה 14:45.) אני מחדש את הישיבה. אנחנו מצביעים על פניות 76 עד 81, משרד החוץ.

הצבעה אושר אני נגד.

אנחנו עוברים לסדר היום בלי לקבל תשובה על העובדים? אנחנו נקבל תשובה על העובדים. הייתה כל הזמן הסכמה הבהרנו את זה לגבי הכול

לא קיבלנו תשובות.

אגף התקציבים, משרד האוצר. אם אפשר לשאול מראש, מנדלבליט ב-זום?

אני רוצה להגיד לך דבר תורה.

בבקשה, קצר אבל זה על חשבון ההתייעצות הסיעתית הבאה.

מה פתאום?

כל בן שנולד ליהודים, צריך לזרוק ליאור. הרי התורה אומרת את כל הבנים במצרים זורקים

אמרתי שמצרים הייתה מעצמה עולמית,

החוק הוא שוויוני. ישב זה שאחראי על הקריטריונים במשרד המשפטים

אבל הקריטריון אומר שרק יהודי צריך לזרוק. אמרתי את זה בוועדת החוקה זה

רפרנט משפטים, אגף התקציבים, משרד האוצר. אני רואה שאתם מוסיפים כסף. תן לו לסיים לקרוא. השינויים הפנימיים בסעיף נועדו לצורך התאמת התקציב לקצב הביצוע השנתי בפועל של אותם פרויקטים שהיה לעתים שונה מתחזיות הביצוע. כמו

נכון. של אתר כל זכות.

אני אולי אתייחס באופן רוחבי לכל השאלה סביב הכספים הקואליציוניים. בסופו של דבר חלק מהחלטת המדיניות של הממשלה - - - רגע.

חבל

עם כל הכבוד,

אני רוצה שכסף קואליציוני יהיה בבסיס התקציב. אני התחייבתי שאם אני חוזר לקואליציה כלשהי, כל הדברים האלה לא יהיו אלא יהיו בבסיס התקציב. מה שצריך. עכשיו הגיעה ממשלה חדשה, ממשלת שינוי וריפוי. הם דיברו כל הזמן נגד הכספים הקואליציוניים. צריך לתרגם את זה לרוסית - זה צריך להיות בבסיס התקציב. למה

אתה אומר שבתכנית הזאת יש 330 אלף שקלים. כן, במקור. מיליון שקלים, פי שלושה וקצת, אתה לוקח בהסכם

אגב, ההסכם הקואליציוני הזה אלה דברים שהוסכמו בעל פה,

הכוונה בעל פה היא שזה הושג במהלך הדיונים בכנסת והמסמך שכולל את אותם כספים קואליציוניים הוצג כאן בוועדה. הוא נמצא גם באתר הוועדה, פורסם לציבור והוצג לכם. זה עבור תרגום של 550 דפים, שזה בשלב הראשון מישהו ביקש. 560 דפים. 550 דפים לאורך שנת 2022. אולי יש לך עוד עשרה דפים שאתה רוצה לרשום בהם דבר תורה. יש כאן 560 דפים. תסתכל. אני מסתכל בסעיף 8 אבל לא משנה. בסעיף 8. כ-550. זה בסדר, קח עוד עשרה דפים, מצדי תכתוב בהם דבר תורה, תכתוב משהו לבוחר, הכול בסדר. כלומר, 560 דפים. כמה עולה בערך לתרגם כל דף? אני לא יודע לעשות חשבון. אני לא יודע להגיד אם העלות גבוהה יותר כאשר מדובר בעמוד אחד. בסופו של דבר זאת התקשרות. ולדימיר, זה לא חס ושלום נגדך. עשית מעשה טוב אבל אני רוצה שבמיליון שקלים יתרגמו 1,100 עמודים ולא 550. אני פניתי לגורמי המקצוע במשרד לשוויון חברתי. הסיפור הזה של אתר כל זכות, אתה מכיר אותו. זה אתר מאוד מאוד מורכב עם תרגום מאוד מאוד מורכב. בסופו של דבר גם הטמעה מאוד מאוד מורכבת. אני חס ושלום לא נגד. צריך לתרגם. אתה יודע מצוין שכל רכש ממשלתי מתבצע באמצעות מכרז. יש כאן גם את הפירוט. סך הכול עלות תרגום 588 שקלים, השקעה ישירה בשיווק 200 אלף. סך הכול תקורות אני גם לא יודע למי התקורות אם המשרד עושה את זה אנחנו מגיעים ל-212 אלף. בסכומים האלה זה משהו שנשמע בלתי סביר. זה לא המשרד עושה. אולי משרד המשפטים יודע לענות על זה. אם אנחנו הולכים לקחת את מיליון השקלים האלה ומבורך מה שרוצה ולדימיר וזה בסדר גמור כי אכן חייבים שגם דוברי הרוסית ידעו

תכף אני אשאל אותך לגבי שאר השפות. הגדלת את הסכום מ-330 אלף שקלים בעוד מיליון שקלים, סכום שהוא פי שלושה מהסכום הקיים. במחילה מכבודו, אנחנו לא מדברים על אותו כסף. 330 אלף זה משפט עברי. סליחה. כמה כסף יש היום לתרגום? הנושא של אתר כל זכות הוא התקשרות שהיא מבוצעת מספר שנים עם משרד המשפטים. כרגע האתר תורגם גם לשפה הערבית. כמה עולה לכם לתרגם לשפה הערבית? כמה כסף יש? העלות שמונגשת לכם שם, היא העלות שנגזרה מאותן עלויות שפחות או יותר עולות היום בהנגשה לשפה הערבית. אני מציע לכם שתעשו בדק בית לגבי המחירים האלה. ינון, אני חייבת להתייחס. אני הייתי חלק מהוועדה שהקים משרד המשפטים, ועדה ציבורית לליווי של ההקמה של כל זכות. כל זכות הוא לא רק מתרגם אלא הוא גם מנגיש מידע עבור אוכלוסיות שהן מודרות מלכתחילה. כמה כסף יש לזה? הוא יוכל להשיב. כמה כסף יש באתר הזה? בתקנה התקציבית. כמה כסף יש בבסיס? בסופו של דבר המשרד משקיע כל שנה בין 4 ל-7 מיליון שקלים במיזם הזה. יש כאן גם השתתפות של ישראל דיגיטלית. הסיבה שהתקציב נע בכמות, היא כי יש מיזמים שהם חד שנתיים שמדי פעם הם נכנסים כתקציבים חד פעמיים. כמה דפים בסך הכול יש באתר? כאן התרגום ל-550 דפים.

מאמין שלקחתם את החלק הארי. האם הכול מתורגם למשל לערבית? כל האתר מתורגם לערבית? כל הדפים מתורגמים לערבית? הוא בכלל לא מתורגם. הוא תורגם לערבית. הוא מתורגם לערבית? לא לפי מה שאני יודע. כל הטפסים של הביטוח הלאומי ודברים מהסוג הזה.

הם תורגמו לערבית

כרגע זה מתוקצב כרגיל. הוא מתורגם לאנגלית? למה לאנגלית? זה אמור להיות לאוכלוסיות שהן חלשות בעברית.

זה מתורגם לצרפתית?

זה מתורגם לאמהרית? אני אבדוק לאיזה שפות הוא מתורגם. אני אומר שמה שצריך להיות מתורגם לשפות, זה לא צריך לבוא בצורה כזאת. כמו שיש תרגום לשפה הערבית שזה חשוב, זה מתורגם ומתוקצב, אין שום סיבה שלא יהיה תקצוב לתרגום לאמהרית וגם לצרפתית, ועכשיו שיש לנו הסכם עם איחוד האמירויות, אני גם דורש שתבדוק את השפה המרוקאית. זה מאוד חשוב לי. יש לי שם משפחה. ינון, מרוקאית היא ערבית.

זה לא אותו הדבר. הבנתי שלגבי הנושא של האתר הזה של התרגום ומה שנלווה לזה, אמרת שיש שבעה מיליון שקלים. כל האתר כולו, התקציב השנתי נע בין 4 ל-7 מיליון שקלים. בא הסכם קואליציוני ומוסיף עוד מיליון שקלים להנגשת מידע בשפה הרוסית. אני לא מבין את הסעיף הראשון. אתה אומר שיש 300 אלף שקלים בסעיף של המשפט העברי ומוסיפים פי שלושה וחצי בהסכם קואליציוני. מה אתם עושים עם הכסף הזה?

הנושא של המשפט העברי הוא תלוי התקצוב. זאת אומרת, יש לנו שם מחקרים. למה? למה הוא תלוי תקציב? כל דבר הוא תלוי תקציב. רגע. לא הסברתי את עצמי. אני אסביר לך. משרד המשפטים, כמו כל משרד אחר, יושב עם משרד האוצר והוא אומר לו אלה נושאים שהוא צריך בתקציב.

אם יש תוספות או אין תוספות, זה סיפור בפני עצמו, אבל קודם כל הוא מדבר על בסיס התקציב שלו.

עת ישבתם עם משרד האוצר, אמרתם שלמשפט העברי צריך 300 אלף שקלים? האם זה היה המצב? האם אמרתם שצריך יותר ומשרד האוצר לא נתן? זה אחד הסעיפים שממשיך מדי שנה באותה כמו כסף. ביקשתם יותר או לא ביקשתם? העלינו את הדרישה בדיוני התקציב אלא שלמשרד יש סדרי עדיפויות. זה מראה שהמשפט העברי הוא דבר זניח לחלוטין במשרד.

300 אלף שקלים וכאן באים עם מיליון שקלים שמוסיפים בהסכם קואליציוני. המשרד מאוד מאוד מכבד את המשפט העברי ויש במשרד יחידה למשפט עברי. בלי סיסמאות.

תקציב הוא פונקציה של פעילות. אתם אמרתם למשרד האוצר שצריך 300 אלף שקלים למשפט העברי.

מה צריך תוספת כוח אדם ליועץ המשפטי לממשלה? מה קרה? לא מדובר בתוספת כוח אדם. מדובר על תקנים בתכנית של פרקליטות המדינה שהאיוש בפועל היה נמוך מתחזיות האיוש וחלק מהתקנים הועברו לתכניות אחרות בסעיף בו האיוש היה גבוה מתחזיות האיוש. אתה צריך להגיד לי את זה לאט כי לא הבנתי כלום. אני מתקשה בהבנת הנקרא. על איזו תכנית אתה מדבר? 08-51-03. בנושא הזה של ההעברה, אתם מבקשים מאתנו שנאשר תקציב כי צריך להחזיר או להוסיף או לא חשוב מה. לפני כן היו 100 עובדים ועכשיו אתם רוצים 110 עובדים. זה מה שכתוב כאן?

מה קרה? (היו"ר ולדימיר בליאק) האיוש בפועל בתכנית פרקליטות המדינה היה נמוך. האיוש בפועל בתכנית 08-51-03, פרקליטות המדינה, היה נמוך מתחזיות האיוש ולכן הועברו מספר תקנים לתכניות בהן האיוש בפועל היה גבוה. אתה רוצה שאני אקבל את מה שאתה אומר? יש לך מטרה או שלא חשוב אם אני לא אקבל? פרקליטות המדינה לא הוקמה היום. היא הוקמה עם קום המדינה. כל השנים עובדים בפרקליטות המדינה ואני שואל מה קרה בדרך, מה אתם מבקשים עכשיו. תגיד שיש תוספת בגלל שיש יותר עבריינים והפרקליטים צריכים להגיש תביעות דיבה ותביעות פליליות, את זה אני מבין. אני שואל האם קרה משהו שאנחנו לא יודעים. וגם ממתי הוספתם את זה. ככלל, איוש התקנים מתבצע לאורך השנה. יש מקרים בהם האיוש הוא גבוה יותר מהתחזיות, יש מקרים בהם יש קושי לגייס והאיוש נמוך. אבל אם אתה רואה באמצע השנה שיש לך את הבעיה, אתה תיתן לזה להמשיך? מה הכוונה? אתה אומר שיש לך בעיה של איוש תפקידים שבמשך השנה אתה רואה את זה. אלה דברים שאי אפשר לדעת בכל חודש במהלך השנה. אפשר להגיע אליהם בסוף השנה. תוך כדי אתה לא יכול לעשות שינוי? תוך כדי אתה רואה שיש בעיה, נכון? לא שבסוף השנה אתה אומר שהייתה לך בעיה לפני חצי שנה. סתם דוגמה, אם נלך על הסניגוריה הציבורית, אתה יודע שתוך כדי יש לך בעיה בסניגוריה הציבורית כי חסרים לך סניגורים ואתה אומר שאתה צריך להביא סניגורים. אז אתה עושה מיקור חוץ, אתה מנסה למצוא את הפתרונות. אנחנו שואלים כאן, אם אתה מדבר כאן על איוש של כוח אדם ואתה אומר שתוך כדי ראית שיש לך בעיה, איפה היית במשך השנה ואיך הסתדרת בלי זה? האיוש בפועל בפרקליטות המדינה נעשה על ידי מכרז מאגר של פרקליטים. המכרז הנוכחי הסתיים וכרגע אנחנו ממתינים לתוצאותיו של המכרז הנוכחי. שם אתם מוסיפים פרקליטים?

תהיה תוספת של פרקליטים. תוספת במיקור חוץ? לא.

שיא כוח אדם. שזאת תוספת של כוח אדם.

של 10 תקנים? הפנייה מתארת את חוסר באיוש שנוצר בפרקליטות וכתוצאה ממנו ניידנו שיא כוח אדם. אני לא מבין. חוסר באיוש כי יש כאלה שהתפטרו או שפרשו או שחסר לך כי העבודה מרובה ואתה צריך עוד 10 תקנים? זאת שאלה פשוטה. מה זה החוסר באיוש? שאלת את זה נורמלי. אני מנסה כבר חצי שעה לשאול את זה. מה הסיבה לתוספת בכוח אדם? הנה, שאל הכי נורמלי וזה בלי תרגום. ועכשיו התשובה. אין תוספת בפנייה של כוח אדם. מדובר בהעברה טכנית של תקנים - - - תוספת של 10 שיא כוח אדם בגין איוש. אתם משגעים אותי. אני מקריא לכם. אתם חושבים שאנחנו לא יודעים לקרוא. אולי אנחנו לא מבינים. בתיאור הפנייה המלא בטבלה אפשר לראות מינוס 29 תקנים בתכניית 08-51-03, פרקליטות המדינה. מינוס 29 תקנים שלא אוישו במסגרת מכרז. למה לא אוישו 29 תקנים? מה קרה אתם פתאום? אני אסביר. אגף תקציבים, משרד האוצר. בסך הכול מה שמתואר בפנייה הזאת זה שעושים התאמות טכניות ותכף אני אסביר מה זה אומר בסוף שנה בהתאם לקצבי הביצוע.

כשאנחנו נמצאים במועד הגשת התקציב, אנחנו עוד לא יודעים כמה מכרזים יאוישו בפרקליטות וכמה מכרזים יאוישו בייעוץ המשפטי לממשלה. אלה לא תקנים תוספתיים. בהתאם לאיושים בפועל,

אנחנו רואים בסוף שנה האם למכרז הולך להיבחר מועמד בדצמבר או בינואר, אנחנו עושים את ההתאמות הטכניות האלה. מתי יגיעו תוספות כוח האדם לגופים האלה? בשנת 2022 כיוון שלאייש מכרז לוקח הרבה זמן ושנת 2021 הייתה שנה קצרה ממועד אישור התקציב ועד סוף השנה. כרגע אלה רק התאמות טכניות בהתאם למי שהספיק להכניס את המכרזים בזמן או לא, הייעוץ המשפטי או הפרקליטות, ולכן אתה רואה את זה במשחק סכום אפס ובשנת 2022, בהתאם לצרכים, אז אתה תראה תוספות כוח אדם כשהן כבר מופיעות בבסיס. רובן הגדול. ברשותך, אנחנו מדברים עכשיו על העברה של שנת 2021. על זה אנחנו מדברים. כן. המציאות היא שיש יותר תקנים אחרי שיאושר התקציב הזה, בהתאם לתקציב שאנחנו מאשרים. את אומרת שצריך את זה לשנה הבאה.

לא הסברתי את עצמי כמו שצריך.

הסברת טוב. בסעיף 08 אנחנו בסך הכול מדברים על ניודים של תקינה בהתאם למימוש של המכרזים.

בפרקליטות המדינה יצאו לדרך עם 20 מכרזים סתם, כמספרי אצבע,

ומתוכם נקלטו רק שבע.

במועד העברת התקציב לכנסת עוד לא ידענו מה יהיו הקליטות כאן והקליטות שם ולכן אנחנו עושים העברות טכניות,

בדומה לקצבי ביצוע במזומן, מה שאתם רואים כאן הרבה, שקשה להעריך, כאשר אנחנו מגישים את התקציב לכנסת, מה בדיוק יהיה המימוש. זה אותו הסיפור. עשרת התקנים האלה עליהם מדובר, הם זכו במכרזים? זה המצב?

זה מה שאני מבין. אתה לא מבין נכון.

תכף תראה. עשרה אנשים זכו במכרזים הללו? משרד המשפטים, עשרה אנשים זכו או לא זכו? הם צריכים 29 תקנים. בסוף השאלה היא מה המימושים בכל אחד מהתקנים. אני שואל האם המימושים הם עשרה. למה לא 11, למה לא 9, למה לא 20? המימושים הם בהתאם למימוש. להבנתי זה לא מומש. אבל יש הרבה תקינה בסעיף בלי קשר. בסוף אנחנו עושים התאמות טכניות בין התכניות בהתאם למימושים בפועל. משנת 2020 גדל לכם כוח האדם בשנת 2021? למשרד המשפטים?

כן.

אנחנו מדברים על הפרקליטות. בכמה עלה האיוש בפרקליטות בין 2020 ל-2021?

אני אגיד לך למה אני שואל. אני מבין מה שהיא אומרת, שבסוף שנה נראה את 10 שיאי כוח האדם האלה,

את התוספת של כוח אדם. מעניין אותי מה קרה משנת 2020 ל-2021. מה הביא לעלייה הזאת. מבחינת ביצועי כוח אדם, פרקליטות המדינה בשנת 2020, יש ביצוע בפועל של 1,361 תקנים, בשנת 2021 יש ביצוע בפועל של 1,365 תקנים. כלומר, עוד 4 תקנים. למה אתם מבקשים עשרה תקנים? אנחנו לא מבקשים בפרקליטות המדינה 10 תקנים. הם מבקשים בייעוץ המשפטי לשנת 2022. בייעוץ המשפטי. חלק מזה לא אויש, חלק מה-10 האלה שלא אוישו.

על איזה 10 אתה מסתכל? אני מסתכל על שבסופה מסומן 102. 08-51-02. בסך הכול עלו בארבעה מ-2020 ל-2021. סך הכול בייעוץ המשפטי לממשלה, 10 תקנים יותר. אמרת 4. המספרים שאמרנו עכשיו היו על הפרקליטות בתכנית 03. כמה מתוך ה-10 הולכים לפרקליטות? ה-4 האלה שאתה מדבר עליהם? אלה לא תוספות כוח אדם. אחרי שזכו במכרז, הוא מנסה לאייש אותם. אני רק שואל אם מתוך ה-10 האלה, אלה ה-4 האלה. בפרקליטות המדינה יש בסך הכול מינוס 29 תקנים ביחס לתקצוב המקורי בגלל תקנים שלא אוישו בפועל עד סוף השנה הזאת. כמה מאיישים בפועל?

משהו שלא מסתדר לי. יכול להיות שלא הבנתי אבל זה לא מסתדר לי. אם אנחנו מדברים על כוח אדם שגדל רק ב-4 משנת 2020 ל-2021, וכאן אנחנו אומרים תוספת של 10 שיא כוח אדם, שזה לא חדש אלא זה כי בגלל שלא אוישו ואנחנו רוצים לאייש אותם.

הם נמצאים במערכת. זה לא חדש.

שואל שאלה פשוטה. ה-10 האלה, איפה הם היו עד עכשיו? כלומר, למה לא איישו אותם? הרי רק 4 הם חדשים, אז ה-10 כבר שנתיים לא מאוישים? כלומר, 6 מתוכם כבר שנתיים לא מאוישים? ה-10 שאת מדבר עליהם הם תוספת בתכנית של היועץ המשפטי לממשלה. לא בתכנית של הפרקליטות. הפרקליטות, כרגע אנחנו גורעים 29 תקנים ותוספת של 10 בייעוץ המשפטי לממשלה. מה-29 אתם לוקחים 10?

סך הכול יש מינוס 29 ואתם יכולים לראות איך זה מתחלק בין התכניות האחרות בהן האיוש בפועל היה גבוה יותר. משם אתם לוקחים 10. מתוך ה-29, 10 לייעוץ המשפטי. בתכנית אחת אחרי זה, לגבי עורכי הדין החיצוניים שנותנים שירות ייעוץ וליווי, אלה סניגורים? על איזו תכנית אנחנו מדברים? 05. 05, סיוע משפטי. של הסניגוריה הציבורית?

הסיוע המשפטי, זאת תכנית נפרדת. הסניגוריה זה 04 והסיוע המשפטי זה 05. בסניגוריה הציבורית אתם גם לוקחים מיקור חוץ. לא כולם עובדי הסניגוריה הציבורית. נכון. אני יודע שהתשלום שם לפעמים הוא גבוה מאוד. אם יש משהו ספציפי, אני יכול לבדוק. לא, לא ספציפי. בשמחה רבה, שירוויחו, אבל הסניגוריה הציבורית שעובדת במיקור חוץ, אנחנו יודעים שהשכר שם משתלם יותר מאשר לעבוד בתוך המשרד.

אם אתה שואל שאלה כזאת, אני מציעה שבאמת תביא נתונים. מה השאלה? אני שואל האם ראוי ונכון לא להכניס אותם בכוח האדם. אנחנו רואים כאן את תכניות כוח האדם שאתם מביאים ותגידו שבמקום מיקור חוץ, נביא אותם לתוך התכניות האלה. התשלומים לסניגורים במיקור חוץ נעשים על פי תקנות שתוקנו. לכן אין כאן חריגות של שכר. י ש כאן הליכים שיכולים להתמשך לאורך זמן

יכולים להכיל הרבה מאוד רכיבים בתוכם ולכן אם רכיב עולה נניח 800 שקלים והוא חוזר על עצמו הרבה פעמים, יכול להיות שסניגור ספציפי יקבל יותר כסף. אני מסתכל על הכספים האלה ואני שואל האם לא הגיע הזמן לקחת סניגורים שיהיו עובדי מדינה לא סניגורים מבחוץ. תגיד לי שיכול להיות שהם פחות טובים,

זה יכול להיות מקובל עלי.

חס ושלום. למה לא? זה אדם שיש לו יותר ניסיון והוא לא יבוא אם יש לו משרד גדול. השאלה אם בסופו של דבר הם יהיו יותר זולים. אתה מכניס את כל הזכויות והפנסיה ועושדה חשבון לטווח ארוך.

ולדימיר, אנחנו שואלים כאן שאלות ענייניות. זה צורם לאוזן שכל רגע מנסים לקדם אותנו. אנחנו לא שואלים סתם. אני לא מגביל אותך בשום דבר. אתה מלחיץ אותי. אני לא יכול לעבוד כך. אני מלחיץ אותך? בטח. זה המצב. בבקשה תשובה. ההחלטה אם לבצע את הסניגוריה במיקור חוץ או בעובדי מדינה, היא החלטה של מדיניות שנגזרת בין המשרדים, בין משרד האוצר ומשרד המשפטים. כרגע יש פעילות של סניגוריה שנעשית גם שלא במיקור חוץ. יש תקצוב בגין מיקור חוץ וההחלטה היא החלטה ניהולית. ארבעה עובדים חדשים אתם מביאים לרשות התאגידים? אלה עובדים שנקלטו והאיוש בפועל היה צריך לאזן. כמו שהסבירו, האיזון כאן הוא טכני לחלוטין. אלה לא עובדים חדשים? מה זה 4 שיאי כוח אדם? בפנייה הזאת אין כלל תוספת כוו אדם של שיאים חדשים. מדובר בהעברה טכנית בין התכניות. אחרי שדיברנו על משרד החוץ, אני רוצה לשבח את משרד המשפטים. משרד החוץ מסתכסך עם העובדים כל הזמן וכאן אתם מבקשים תוספת שכר גם להנהלת בתי המשפט, גם לשופטים, לרשמים, לעובדים, לסטודנטים, למאבטחים. את כל רכיבי השכר המשולמים לעובדים. מה קרה? אני בעד לשלם לעובדים, אני כועס על משרד החוץ שהוא פוגע בעובדים, אבל למה צריך את זה עכשיו? היו הסכמי שכר חדשים?

תקני רכב, שכר עידוד, כוננות. שופטים והנהלת בתי המשפט. אני בעד.

אני רוצה לדעת פרטים. הפנייה הזאת לא נועדה לתת תוספות שכר ואין כאן פתיחה של הסכמי שכר. בסך הכול יש כאן תקצוב שכר בחלק מהתכניות שהיה גבוה יותר - - - לא הבנתי. היה תקציב מדינה.

הייתה הנהלת בתי המשפט, היו השופטים, היו הרשמים. הכול היה. לא ידעתם כאשר הבאתם את התקציב שצריך את 40 מיליון השקלים האלה? הביצוע בפועל בתכנית השכר, אנחנו מדברים על בהנהלת בתי המשפט, תקציב שכר שעומד על כמיליארד וחצי שקלים. תקצוב השכר בעת הכנת התקציב, התחזיות דיברו על ביצוע שכר נמוך יותר מאשר הביצוע בפועל. מדובר על סטייה של 40 מיליון שקלים. זה ירד מהשכר של השופטים? זה משגע אותי שלא יודעים מה השכר מלכתחילה. יושבים התקציבנים. אנחנו מדברים על 40 מיליון שקלים מתוך תקציב שכר של מיליארד וחצי שקלים. תחזיות ביצוע השכר בפועל היו נמוכות יותר מאשר הביצוע. אני מאוד משבח אתכם מכיוון ש - - - חבר הכנסת גפני, כבר שיבחת.

לא היה ברור. מה לא ברור? ברור מאוד. חבר'ה, בואו נתקדם. במשרד החוץ הייתה לנו כאן בעיה. המשרד מסוכסך עם העובדים.

אתה לא מקשיב לי. שיבחת, הבנו, אנחנו מתקדמים. יש עוד שאלות? תכנית 08-51-017. תן לי הסבר על התכנית ואחר כך אני אשאל אותך על מטרות השינוי. יש לך כאן הכנסה. נכון, הוצאה מותנית בהכנסה. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שמתקצבת את פעילות הרשות, גם את סעיפי השכר, גם את תקציבי התפעול, האחזקה והקניות. בפנייה הזאת יש תקצוב של סך 12 אלפי שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה. מדובר על הכנסות שמגיעות לתכנית הזאת מקרן החילוט. קרן החילוט מתוקף סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון מתקצבת את פעילויות גופי האכיפה הכלכלית, בין היתר את הרשות לאיסור הלבנת הון לצד המשטרה ורשות המסים. בסך הכול מדובר על הגדלת תקציב ההכנסה המיועדת וההוצאה המותנית בהתאמה על מנת שהרשות תוכל לקלוט את הכספים שנקלטים מהקרן בסוף השנה. שאלה בנושא הזה. אני מבקש לדעת. קרן החילוט הזאת, זה גם לגופי טרור שתופסים אותם או רק ארגוני פשיעה? כאן דיברת על מימון טרור.

קרן החילוט כרגע מקבלת כספים בנושאים של הלבנת הון. מה זה מימון טרור? מימון טרור זה פעילויות שמבוצעות בארץ. לא, יש ארגוני פשיעה ויש מימון טרור. בדרך כלל טרור, אנחנו רואים מחבלים שתופסים אותם עם נשק. לזה אתה מתכוון בטרור? כאשר אנחנו מדברים באופן כללי על הלבנת הון, הלבנת הון נועדה להטמיע רכוש שהמקור שלו הוא בפשיעה, ברכוש חוקי, כדי לטשטש את מקור הכסף. כאשר אנחנו מדברים על מימון טרור לעומת הלבנת הון שבה מקור הכספים הוא בפעילות עבריינית, במימון טרור מקור הכספים הוא פעמים רבות לכאורה לגיטימי בפעולות צדקה וכיוצא באלה. כל הגוף הזה, העובדים בקרן החילוט מקבלים את התקצוב מהקרן או שזה משהו אחר? כלומר, לעובדים אתה משלם מההכנסות של הקרן? אתם לוקחים משם? לוקחים ממקום אחר? ככלל, מרבית תקציב, כ-60 אחוזים מתקציב הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ממומנים ממקורות תקציב המדינה. יתר התקציב של הרשות ממומן ממקורות קרן חילוט. אני רוצה לומר משהו. אני רגיל לדבר הזה, אני העברתי הרבה תקציבים וזה נכון שהרבה פעמים צריך לעשות התאמות בסוף השנה ולכן יש העברות בסוף השנה. כאשר היה מדובר על כך שמכינים תקציב שנה וחצי קודם ומעבירים את התקציב בינואר או בדצמבר, אז מגיע סוף השנה - - - מה שלא עשיתם. לא. מה שהוא עשה עשרות שנים. אני מסכים אתך. אני אמרתי את זה. בשנתיים האחרונות לא. אני אמרתי את זה ואני מסכים.

זאת טעות גדולה. לפי דעתי העברתי 30 תקציבי מדינה. אני מדבר על זה שכאן הכינו תקציב עכשיו, לפני חצי שנה, הכינו תקציב עם השכר ועם הכול והם באים בסוף השנה לא רק המשרד הזה אלא כל המשרדים עם תוספות שכר. לא כל המשרדים באים עם תוספות שכר. אני חייבת לומר משהו כללי. עד עכשיו הקשבתי. ראשית, באנו ונכנסנו למקום שצריך לבדוק אותו לעומק. גילינו דברים שלא טופלו וראה את כמות התקנות שכולנו יושבים כאן בימי ראשון וחמישי כדי לאשר ולטפל כי שנים השאירו את התקנה לא מטופלת או ממשיכה כל שנה. כשאתה נכנס לעומק הדברים ואתה עושה את הסידור ואת הרה-ארגון, אתה רואה דברים שאתה צריך לממש אותם. למשל מה? מלא דברים. מבקשים תוספת שכר. במקרה הספציפי הזה אנחנו גם מדברים על 40 מיליון מתוך תקציב של מיליארד וחצי שקלים. בואו ניכנס לפרופורציות. בואו נתקדם. ב-2019 למשל הוקם בפרקליטות מחוז צפון. אם אני לא טועה זה היה ב-2018 או ב-2019. יש דברים שמטפלים בהם. בממשלה הקודמת. על זה אתם לא מדברים.

חבר הכנסת אזולאי, עוד שאלות.

אני יכולה לשאול אם אפשר להצביע?

לאן את ממהרת? תכנית 08-51-12, האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי. יש שם תקציב של 19,500 מיליון שקלים. עד מתי הישיבה? עד שנסיים. גפני, אני אגלה לך משהו. זה תלוי בנו. לא תלוי בנו. זה תלוי ביושב ראש. באפוטרופוס הכללי, מהי ההוצאה המותנית? ההוצאה המותנית היא מכספי האפוטרופוס. האפוטרופוס הכללי מנהל נכסים ויש לו תקורות ניהול. הנכסים האלה מכניסים את הכסף לאפוטרופוס והוא מעביר את זה והכסף הזה משמש לפעילות השוטפת של האפוטרופוס. אבל מה שהאפוטרופוס הכללי מקבל, אלה נכסים ששייכים לאותם אלה שאין להם מי שינהל אותם.

הכסף שהוא מקבל עבור הנכס, לאן הוא הולך? חלק מהכסף מנוהל על ידי האפוטרופוס עבור האנשים וחלק מהכסף משמש את האפוטרופוס לפעילות השוטפת שלו. אתה מדבר אתי על השכר לאפוטרופוס הכללי מההכנסות של אותם נכסים? לא. זה לא מהנכסים עצמם. אלה תקורות ניהול. תקורות הניהול, שמורידים מזה.

כאן ציינתם תוספת של 9 שיאי כוח אדם בגין איוש בפועל שהיה גבוה מהתחייבויות האיוש.

שוב, אנחנו מדברים על אותם 29 תקנים בפרקליטות. בינתיים אנחנו נמצאים ב-23. חסרים לנו עוד שישה. כל הפנייה בסוף מסתכמת בסכום אפס. לגבי תכנית 08-51-18. יש כאן תקציב בסך 77 מיליון שקלים בהוצאה לצורך התאמה תקציבית בפועל שוטף לשכר של הנציבות לביצוע בפועל שהיה גבוה. אני רוצה שנסתכל על 2. תוספת של 2 שיאי כוח אדם בגין איוש בפועל. תן לי הסבר על עצם השינוי

של ה-77 מיליון שקלים, ותאמר לי על מה זה מוצא? על השכר של מה? 77 אלפי שקלים. לא 77 מיליון שקלים. 77 אלפי שקלים? עזוב. לא נתעכב על זה. תכנית 08-51-19, בתי הדין השרעים והדרוזים. תקצוב של 1.670,000 שקלים. אני מבקש לדעת כמה בתי דין יש של השרעים והדרוזים. אני כמעט בטוח בתשובה שלי. אני אבדוק את זה. מדובר על שישה בתי דין שרעים ואם אינני טועה שני בתי דין דרוזים. איפה הם ממוקמים? ברחבי הארץ. יש בדרום, יש במרכז. כי הדרוזים הם בעיקר בצפון. נכון. כן, אבל השרעים בכל הארץ. כמה תקני דיינים יש שם? אני רואה שכאן אתם לא מבקשים להעביר תקנים לאיוש בפועל.

בסך הכול בשנת 2021 יש ביצוע בפועל של 84 תקנים. יש תקנים שלא מנוצלים? כלומר, יש אותם בתקן והם לא מנוצלים? כרגע האיוש הוא מלא. במקומות בהם הם ממוקמים, אלה בתי דין שהמדינה משלמת עבור המבנים?

יש שישה כאלה. גם דרך הדיור הממשלתי.

אני מסתכל על התכנית הבאה, 85-11-14. כאן אנחנו סוגרים את כוח האדם. 4 שיא כוח אדם, ואז הגענו ל-29 בכוח אדם. סגרנו לגבי כוח האדם. נעבור לתכנית האחרונה, 08-54-01. תקצוב בסך 40 מיליון שקלים בגין ביצוע בפועל של הוצאות השכר בהנהלת בתי המשפט. תן לי הסבר לשם מה אנחנו צריכים את זה ומה קרה. זה כבר לא מתוך מיליארד וחצי שקלים. אני מאמין שהשכר של השופטים הוא לא מיליארד וחצי שקלים אלא קצת פחות ממיליארד וחצי.

סך תכנית השכר של הנהלת בתי המשפט היא מיליארד וחצי. אם כן, אנחנו חוזרים לאותם מספרים. 40 מיליון מתוך מיליארד וחצי. תגיד לי בגדול, השכר של השופטים היום, למי הוא מוצמד? שכר שופטים מוצמד לממוצע במשק. אתה יודע כמה מרוויח היום שופט בעליון? בממוצע 90-80 אלף שקלים. אתה יודע כמה מרוויח חבר כנסת?

בממוצע 43 אלף בברוטו. נשארים לנו אולי 20 אלף שקלים. יש מצב שאתם מצמידים את השכר שלנו לשכר השופטים? גם שכר חברי הכנסת ושכר השופטים מוצמד לשכר הממוצע במשק. השאלה איך הם מרוויחים כך ואני כך. שניהם נקבעים לפי תקנות. הרב גפני יצא אבל אנחנו יכולים להגיד שהוא 30 שנים בכנסת ואין לו ותק מבחינת השכר.

תסתכלי כמה שעות אנחנו עובדים כאן.

אתה אמרת לבן שלך שאתה לא עובד בזה,

נכון. לכן אני לא צריך לתת

נמצאת ב-זום שלומית שיחור, רשמת האגודות השיתופיות. אם יש שאלות על התכנית עצמה, אפשר לשאול אותה. יורד מסעיף תעסוקה. אנחנו מבקשים לדעת מאיפה בסעיף. מכספים שמראש הוקצו לאותם הסכמים, בסעיף

שלומית. אחר צהריים טובים לכולם. בקצרה, אני שלומית שיחור רייכמן, רשמת האגודות השיתופיות, ראש אגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה. נמצאת אתנו גם עורכת הדין רותי לירז שפירא מהמשרד

קיבוץ נווה ים שהוא אגודה ופירוק שלנו והוא מוצף כבר יומיים אחרי הגשמים ומנסים לראות איך לפתור להם את הבעיה. מאיפה יורד הכסף? הסברתי קודם. מתוך תקציבים שנשמרו כבר בבניית התקציב.

התאגדות גם של עובדים, של יצרנים ושל צרכנים. השמיעה אותך ב-זום לא טובה.

אני לא רוצה לטעות. אני חושב שזה שונה מחברה רגילה.

מה שאני אומר זה מידע כללי.

יש אגודה שיתופית שנקראת קונזיף של 70 עובדות ניקיון בג'יסר-א-זרקא שקיימת כבר זו השנה הרביעית. הן מנהלות את עצמן ולמעשה כך הן

הכסף הוא לא לאגודות. היא אומר שיש למשל עובדות ניקיון בג'יסר-א-זרקא. אם זאת חברת כוח אדם, אז פנית לחברת כוח אדם אבל כאן זה בא למנוע את חברת כוח האדם.

למי פונה אותו אדם בחברה? ממי הוא מקבל את המענה כשהוא רוצה את העובדות האלה? הן בעצם תחליף

בסל הזה יש בסך הכול מיליון שקלים? עבור

כן. זה התקציב. בהסכם הקואליציוני ראיתי שיש קצת יותר. סליחה. מיליון שקלים כאשר חלק מהכסף הולך לקמפיין לעידוד צעירים במגזרים מוחלשים. נכון. זה 700 אלף שקלים באמצעות פרסום שזה

הם בעצם המוחלשים. במיליון שקלים את מגיעה לכל אלה?

אני אשמח לראות אחר כך תשלחו לנו לכאן את הפריסה שלכם,

באיזה מקומות,

גם במגזר החרדי ואני מאמין שג'ידא תרצה לדעת - היא גם מבינה יותר ממני לגבי המגזר הערבי כדי שנראה שבאמת זה מגיע לאוכלוסיות האלה.

אנחנו מצביעים על פנייה מספר 97 ו-98. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה אושר הפנייה אושרה.

פנייה מספר 143 עד 145, משרד הכלכלה

מה המקור לכסף? בתכנית 38-30-02 מקור הכסף הוא שיתוף פעולה בין הרשות לחדשנות לבין סוכנות החלל במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. מאיפה אתם מביאים את הכסף? אתם לוקחים מסעיף 19. מסעיף 19. מה זה סעיף.

בגלל התקציב ההמשכי, לא הצליחו לצאת לפועל בשנת 2021. אבל הם יהיו מתוקצבים בשנת 2022. הם יהיו מתוקצבים בשנת 2022. כן. אין פגיעה בפעילות.

במקום לקבל מענק של 50 אחוזים, יכולים לקבל מענק של 80-70 אחוזים כדי לעודד

האלה. כשאתה אומר לי שהם יכולים לקבל ואתה לא מפקח עליהם ואתה לא יודע כמה,

דבר שאני לא מסכים איתו ומצד שני אני מבקש לדעת מה קורה בפריפריה, כמה מהתקציב

הולך לפריפריה וכמה מקומות אתם מתקצבים בפריפריה,

בכלל קיימים שם מקומות כאלה. אנחנו נערכנו להשיב על שאלות שנוגעות ספציפית לפעילות

אנחנו יכולים לבדוק את זה ולהשיב תשובות. אני מבקש להעביר תשובה מפורטת.

סדר גודל של מענקים שנע

משרד הפנים. אלכס, שאלה. יש עוד פנייה של משרד הפנים, תקציב פיתוח של ירושלים, שנמצא אצלך ועוד לא הגיע לוועדה?

עבר אתמול. הוא מתכוון למענק הבירה. לא מענק הבירה.

חבר הכנסת פינדרוס, זאת הפנייה עליה אנחנו מדברים עכשיו. לפי הסכומים זה לא היה נראה לי. זאת תוספת על התקציב שיתוקצב בבסיס. משהו כאן לא מסתדר לי. אני מציעה שהרפרנט יציג ואחר כך נתייחס. רפרנט פנים, אגף התקציבים,

פנייה מספר 116 עד 121 דנה בסעיף תקציבי 18, רשויות מקומיות. הפנייה נועדה לתקצב סך של 439,987 אלפי שקלים, בהוצאה בסך של 95,381 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב, בסך של 8,000 אלפי שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה בהתאם לפירוט הבא: תכנית 18-11-02, זו תכנית שבה מתוקצבים מענקים לרשויות המקומיות שמוקצים על פי חלוקה אזורית. שם תקצוב של 67,571 אלפי שקלים בהוצאה וסך של 3,453 אלפי שקלים בהוצאה, כאשר 34,500 אלפי שקלים לטובת מענקים ביטחוניים ברשויות מקומיות באזור יהודה ושומרון בהתאם להחלטת ממשלה 551. תקצוב סך של 28.9 מיליון שקלים בסך של 500 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב עבור רשויות יהודה ושומרון לטובת מענקים בתקציב שוטף, שזה בעיקר לשמירה וטיפול בשטחים פתוחים ביהודה ושומרון. תקצוב סך של 4,100 אלפי שקלים בהוצאה, וסך של 2,953 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב בהתאם להחלטת ממשלה 566, שזו תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בעוטף עזה. בתכנית 18-11-03, אנחנו מבקשים תקצוב של 304 אלפי שקלים בהוצאה וסך של 38,137 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב ו-8,000 אלפי שקלים הוצאה מותנית בהכנסה, כאשר 100 אלף שקלים בהוצאה עבור תגבור התקציב השוטף של הרשויות הדרוזיות בגליל ובכרמל בהתאם להחלטת ממשלה 716. תקצוב של 16 אלף אלפי שקלים בהוצאה עבור תגבור התקציב השוטף של הרשויות הדרוזיות ברמת הגולן בהתאם להחלטת ממשלה 717. תקצוב של 75,375 אלפי שקלים בהוצאה וסך של 34,512 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב עבור מימון תכניות הבראה. תקצוב סך של 83,641 אלפי שקלים עבור שיפוי ביוב ברשויות המקומיות. תקצוב של 22,888 אלפי שקלים בהוצאה לטובת שיפור השירות וההון האנושי ברשויות המקומיות, שזה כולל גם שירותי ראיית חשבון, בקרת שכר, גם קידום דיגיטציה בשלטון המקומי, תכניות ארגוניות ועוד. תקצוב סך של 6,650 אלפי שקלים בהוצאה עבור היערכות לחירום ביישובי המיעוטים בהתאם להחלטת ממשלה 922. תקצוב סך של 1,125 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב עבור חיזוק ההון האנושי ביישובים צמודי גדר בהתאם להחלטת ממשלה 3740. תקצוב סך של 8,009 אלפי שקלים, הוצאה מותנית בהכנסה בהתאם לתכנית ההבראה שנחתמה עבור הרשות המקומית טייבה. בתכנית 18-11-04, מענקי פיתוח ותקצוב, סך של 63,622 אלפי שקלים בהוצאה וסך של 53,791 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב. בתכנית הזאת מתוקצבים מענקים ותקציבים שמועברים לרשויות מקומיות בגין פרויקטים של פיתוח. שם אנחנו מבקשים תקצוב של 60,356 אלפי שקלים בהוצאה וסך של 22,933 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב עבור פיתוח אשכולות. תקצוב של 25,858 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב עבור מענקי פיתוח ברשויות מקומיות, שזה כולל גם את ירושלים ועוד דברים.

של 2,265 אלפי שקלים בהוצאה עבור תכניות לפיתוח כלכלי וארגוני של העיר ירוחם בהתאם להחלטת ממשלה בנושא. תקצוב סך של 4,000 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב עבור הקמת אתר מגורים זמני לתושבי שכונת נתיב האבות בהתאם להחלטת ממשלה. תקצוב סך של 1,000 אלפי שקלים בהוצאה ובהרשאה להתחייב, שזאת השתתפות ממשרד השיכון שהיא לצורך הסדרת מצב התשתיות בשל נזקי השריפה בנוף הגליל. תכנית 18-11-05, איגוד ערים כינרת. תקצוב סך של 4,240 אלפי שקלים בהוצאה לטובת השלמת התקציב השוטף של איגוד ערים כינרת שזה כולל גם תוספת חד פעמית לטובת הוצאות ביטוח ייחודיות ולטובת קטע 13 והכנתו לרחצה נפרדת. מה זה קטע 13? זה הקטע שהם פתחו השנה? הקטע הנוסף? לגבי החוף הספציפי אני אפנה לנציג של משרד הפנים שנמצא אתנו כאן, איתן כהן. היום הגעת לכאן.

כשמדברים על איתן, אני אומר לכם. הוא היה כאן גם בפעם הראשונה, חיכה כמה שעות והלך,

מכיוון שהוא היה בעומס עבודה,

הוא מכבד. אחר כך תספר לנו. תכתוב לנו בפרטי. אנחנו רוצים להתקדם.

לאן את רוצה להתקדם? אני רוצה להתקדם. אני ממהרת לעבוד. משלמים לנו כסף כדי לעבוד. ומה אנחנו עושים כאן?

זה מה שאנחנו עושים מהבוקר. עברתי על הרשימה ולא ראיתי את ירושלים כאן. בתכנית 18-11-04 תקצבנו תוספת כדי להשלים את מענקי הפיתוח של ירושלים לסך של 92 מיליון שקלים. חלק כבר נמצא.

אני רואה 63. כן. חלק נמצא בבסיס וזאת תוספת השלמה. הדבר השני. מה זאת החלטת ממשלה?

תכנית רב שנתית לחיזוק ירוחם. לדעתי החלטת הממשלה היא משנת 2018. אפריל 2018. עד שנת 2021. נכון. למה זה לא היה בתקציב? למה זה צריך להגיע עכשיו בפנייה חדשה? אני אסביר. זה היה שלושה מיליון, לא? היה 18.5 מיליון שקלים כולל. 15.5 מיליון שקלים לטובת פיתוח כלכלי, פרויקט לפיתוח כלכלי, ועוד 3 מיליון שקלים לטובת תכניות ארגוניות. ההתחייבות ממשרד האוצר מגיעה לפי המוכנות של הרשות המקומית. אבל זה לא היה בבסיס התקציב? כשאת הגשתם, התכניות האלה אמורות להיות בפנים, לא? אני אחדד. מה שאיתן אומר זה שיש לנו סל של תקציב על פני מספר שנים וכל פעם לפי היכולת של הרשות המקומית לממש את התקציב, אנחנו מתקצבים את החלק שהרשות המקומית מבקשת. במלים אחרות, בסוף זה תלוי עודפים.

זה תלוי הבקשה של הרשות המקומית. כשהרשות המקומית יכולה לבצע פרויקט מסוים, אנחנו מתקצבים את החלק של התקציב שמוקצה לה, שהיא יכולה לבצע כרגע. זה היה בהחלטת ממשלה לגבי איגום משאבים מכמה משרדים? לא ההחלטה הזאת. ההחלטה הזאת היא משרד הפנים ותוספתי ממשרד האוצר.

בניגוד לינון שהוא מומחה למשרד הפנים, אני פחות מתמחה במשרד.

ה-304 מיליון שקלים, מעבר להחלטת ממשלה על הדרוזים, מעבר לכל ההחלטות המפורטות קריית שמונה, שלומי ומטולה על פי מה מחולקים תקציבי הפיתוח? לפי איזה כללים? דיברת על ה-304 מיליון שקלים ואמרת תקציבי פיתוח. ה-304 מיליון שקלים הם בעיקר תקציבים שוטפים למגוון נושאים ביניהם לדוגמה תכניות ההבראה. יש לנו כ-30 תכניות הבראה במשרד שאנחנו צריכים מזומן בגינן. כמה רשויות היום בתכניות הבראה? כ-30. אנחנו משלמים במזומן בהתאם לעמידת הרשויות באבני הדרך. לדוגמה, יש כאן גם נושא של רואי החשבון המבקרים ברשויות המקומיות. זה תקציב שנתי של כ-40 מיליון שקלים שהוא לטובת מימון הביקורת הכספית על הדוחות הכספיים, שזה בעצם מה שמשמש אותנו לכל עולם החלוקה. יש לנו כמובן תקציבים, שגם הם מזומן שמתקצב היערכות לחירום ברשויות מתוקף החלטות ממשלה אל מול הרשות המקומית שתבצע מרכז הפעלה או כל פרויקט שהוא. התקציב הוא גם בגינו. בתכנית 102, הרשויות ביהודה ושומרון, מה ההבדל בין התקציב הזה לתקציבי הביטחון? אלה תב"רים וההוא שוטף? מה ההבדל ביניהם? מה שהעברנו שלשום. מה שהעברנו שלשום היה תקציב שהגיע מתוקף קואליציוני.

היו 24 מיליון שקלים שהגיעו מתוקף קואליציוני והיתרה זה התקציב שנמצא במשרד כחלק מהסיכומים. העברתם קודם את הקואליציוני. כך יצא. הפניות הוגשו ביחד. סתם סקרנות כראש רשות לשעבר. יש הבדל ושוני בין המועצות המקומיות למועצות האזוריות או שהיום זה עובד על פי אותן אמות מידה? בהקצאות זה על פי אותן אמות מידה. שום דבר לא השתנה משנים קודמות. לא. בין הרשויות המקומיות לאזוריות. צריך לציין שיש גם שינויים אינהרנטיים בין השניים אבל חוץ מזה אין משהו מיוחד. זה קצת יותר קילומטרים של גדר בכל מקרה וזה קצת יותר ג'יפים של ביטחון. זה ברור. איזה כיף עם פינדרוס. הוא שואל שאלה ועונה עליה.

היו שנים שעשו בגלל הלוביסטים החזקים שלהם. לכן שאלתי. לא התכוונתי לדברים בהם יש שוני עקרוני בין שני הדברים. יש שוני בין הרשויות בדרגת הביטחון או שהיום אין שוני? נניח בתקציב הביטחון, יש לנו נתון מפיקוד העורף של דרגת איום. שם זה מתבטא. זה לא מתבטא בצורה משמעותית כל כך. בשנים האחרונות דווקא הפחיתו מהמשקל של הקריטריון הזה והגדילו משקלים אחרים. אנחנו דואגים לשמר את זה. בסעיף 4, ושאלתי את זה שלשום ואני רוצה לשאול שוב. אני חושב שזה מופנה למשרד הפנים יותר מאשר למשרד האוצר. העברנו 5 מיליון שקלים לנושא של חופים. אנחנו מעבירים היום וכאן זה מופיע יפה מאוד, 350 אלפי שקלים לזאת שנענתה לקריאת שרת הפנים ועשתה חוף נפרד. למה אתם לא משתמשים גם ב-5 מיליון שקלים לעודד את הצורך הזה כשאתם יודעים שהוא צורך קיים.

שרת הפנים מודה שהוא צורך קיים, בוועדת שרים העלו את זה שזה צורך קיים והתשובה היא תמיד: אנחנו לא מתערבים לרשויות.

יש לך כאן התערבות, לא במקל אבל בגזר לפחות זאת אומרת, יש לך 5 מיליון שקלים בתקציב שהעברנו שלשום ולמה אי אפשר לעשות את זה בדיוק כמו שעשו בתכנית 4? אני רוצה לענות בשלוש נקודות. נקודה ראשונה היא שה-4.2 מיליוני שקלים, הם ההשלמה של התקציב השוטף שהוגש לשרים ושם מה שהיה, נקבע לשנה הזאת. התקציב הבא יידון בתחילת ינואר וכמובן יחד עם משרד האוצר כי זה מחייב שתי חתימות. כמו שעשיתם כאן, ה-350 אלף שקלים.

עשיתם אותו בנפרד. זה בעיקר בין הזמנים. זה כמו שביקשנו בהצעה האחרונה שהייתה שלשום במליאה. זו הנקודה השנייה. ה-350 מיליוני שקלים אלה, זאת דרישה ספציפית שעלתה מהשר הקודם שזאת לא הייתה התערבות אלא זו הייתה בקשה ואיגוד ערים כינרת נענה לבקשה ואנחנו כמובן שמחנו. אני שואל האם עם ה-5 מיליון שקלים אי אפשר לעשות אותו הדבר. הכסף הזה לא כי זה כבר סגור אבל בתקציב - - - ה-5 מיליון שקלים שהעברנו שלשום. ה-5 מיליון שקלים שהעברנו שלשום, הם לטובת ציוד הצלה ובטיחות. זה לא לטובת שוטר. זה לטובת חסקה, סככת מציל ודברים כאלה שהם יותר ציוד. אבל משרד הפנים יודע לעשות שימוש, אם זאת המדיניות. נכון. סתם מעניין. יש לכם מיפוי היכן יש צורך? איפה חסר? לאורך החוף. בנושא הספציפי של איגוד ערים כינרת דווקא יש בגלל - - - לא. אני מדבר אתכם על חוף הים התיכון. בחוף הים התיכון אנחנו בתהליך של בניית מודל להבנה לגבי כמה עולה חוף מוכרז,

חוף מוכרז שמופעל על ידי הרשות או על ידי זכיין. אנחנו בתהליך הזה יחד עם משרד האוצר.

חופים מופרדים, אין לי בשלוף. אני יודע שבחופים נפרדים זה לא מקוים. אם יש דרישה מחלק מחברי המועצה או אפילו מחבר מועצה אחד, יש מחויבות להקים חוף.

זה חוק של אברובוביץ משנות ה-70. בפועל, כשבאים לתקצב אותו, העדיפות היא בחלק האחרון של העדיפויות.

בחוף אחד כזה. מבחינת האבזור שלו, כל החופים האחרים יכולים רק לקנא. מה פתאום?

אני אגיד לך אחר כך איפה.

היושב ראש, אני רוצה לחדד את הנושא הזה ואני חושב שכדאי שכוועדה נידרש לו. אגב, זה גם סקופ, שהיית בחוף כזה. לא נעים לי להגיד, הייתי בחוף נפרד אבל בשבת. הבעיה היא לא האבזור אלא היא אחרת ואני אסביר. החופים הם גם מקור הכנסה גדול מאוד לרשויות. הן בוכות שזה עולה להן כסף אבל אף רשות מקומית לא הייתה מקבלת ארנונה מכל העסקים האלה אם לא היה שם חוף ים. זה מצד אחד אבל מצד שני הוא משאב לאומי. כאשר בא משרד הפנים לראשי הרשויות, אומרים אל תתערבו לנו וזה מה שוועדת שרים לענייני חקיקה אמרה, אל תתערבו לנו בכמה חופים. מספר החופים הנפרדים היום הוא כמעט כמו היה לפני 25 שנים,

כאשר אז החרדים היו חצי ממספרם היום וגם הדתיים שמשתמשים בחופים האלה, מספרם היה חצי ממספרם היום. היום השימוש הוא פי ארבע או פי חמש לעומת התקופה הקודמת ואותם חופים נשארו. זה יוצר גם סיכון. כל זמן שאי אפשר לחייב את הרשויות, אני מבין אבל אם יש תקציב שמדינת ישראל נותנת עבור החופים, בואו נשתמש בזה. אם יש לכם מיפוי, תשלחו לנו בבקשה כדי שנראה. מיפוי צורך. אין להם מיפוי צורך. לאיגוד המצילים יש. לו כתקציבן איטן אבל לאנשי משרד הפנים יש. עשו את זה. הייתי בוועדת הפנים עם אל חרומי ועשו את זה. המיפוי של היכן יש צורך בחוף נפרד?

זה אני לא יודע. תבדקו אם יש. מה רמת הצפיפות וכולי. אני מצטרף למה שאומר חבר הכנסת פינדרוס. צריך פעם אחת ולתמיד לעשות את זה. כל אוכלוסייה וכל מגזר הוא שווה זכויות. לכן צריך. לגבי איגוד ערים כינרת. גם בסוף שנה שעברה הייתה בעיה עם 4 מיליון שקלים. זאת אותה סוגיה יש להם בעיה ביטוחית מאוד מורכבת כאשר אין חברה שמוכנה לבטח אותה במחירים שהיינו רוצים. זה תקציב שאנחנו צריכים להשלים להם. היה חשש של הפרדה שלהם מהאיגוד. מרשות ניקוז. מה קורה עם זה. זה בתהליכי חקיקה פנימיים אצלנו. שני הצדדים מעוניינים ורוצים. זה עניין תקציבי. לא. פרוצדורלי.

לגבי תכנית 18-11-03, מענקים שוטפים לרשויות המקומיות. אני רואה במוטות השינוי. אני מסתכל על א' ועל ב'. תן לי את ההבדלים ביניהם לא בסכומים. בסכומים זה כמעט אותו הדבר. על מה מדובר כאן? 2(א) ו-2(ב)? כן. לפני מספר שבועות עברו שתי החלטות ממשלה החלטת ממשלה לרשויות הדרוזיות בגולן ובכרמל, כ-15 רשויות מקומיות והחלטת ממשלה נוספת לרשויות הדרוזיות בגולן,

בגולן לבד בגלל הבג"ץ. אני לא מכיר את הסיבה.

זה בהתאם לפסיקת בג"ץ שצריך לקבוע להם 16 אחוזים מסך התקציב שהוקצה לטובת הדרוזים. לכן זה מתוקצב כאן בשני סעיפים. אלה שתי החלטות ממשלה נפרדות. בסעיף הראשון אנחנו מדברים על גליל-כרמל ובסעיף השני על הגולן. מה זה סעיף (ד)? שיפוי קליטת דיור ברשויות המקומיות. משנת 2014 משרד הפנים, יש מענק שכונות תמרוץ דיור ואנחנו אוספים נתונים, דיווחים מהרשויות המקומיות ואנחנו רואים מי גדל בצורה משמעותית ואנחנו בעצם משפים את הרשות פר היתר. זאת אומרת, זה תקציב בלתי מוגבל. ככל שבונים יותר, כך אתם משפים יותר. בעולמות האקסל אנחנו יוצרים את הסכום הנדרש ואז אנחנו מתאימים אותו למסגרת שאנחנו מקבלים. אם נניח הצורך היה 200 אבל נתנו לנו מיליון, כל אחד יקבל מחצית מהצורך שלו. איך הסכום הזה ביחס לתקציבים הקודמים בשנים הקודמות? לפני שנתיים זה היה כ-180, בשנה שעברה זה היה כ-135 והשנה זה יהיה בערך 160. ושנה הבאה? אותו הדבר. תכנית 18-11-02, (ג), תקצוב סך של 4 מיליון ו-100, בהוצאה בסך של 2.953 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב, בהתאם להחלטת הממשלה. מה זה החלטת הממשלה? במה זה מתבטא? מה נותנים להם? בסך הכול הסכום הוא סכום קטן. בעשור האחרון יש כל שנתיים החלטת ממשלה לחמש הרשויות שעוטפות את העוטף אשכול, חוף אשקלון, שדרות, שדות נגב ושער הנגב. יש להן תקציב שוטף, מענק ביטחוני, יש להן תקציב פיתוח ואלה תקציבים משמעותיים, ואז יש כל מיני סעיפים שהם תקציבים קטנים יותר, לדוגמה היערכות לחירום. זה סעיף של בערך 2.5 מיליוני שקלים. היערכות לשינוי אקליטם, סעיף של בערך מיליון שקלים. יש להם את הספיחים האלה והתקציבים האלה בנויים מאותם נושאים קטנים של השיפוי. כלומר, זאת רק השלמה. זאת השלמה של הסעיפים האלה כי אכן זה סכום קטן. זה לא הסכום הגדול שמתוקצב בבסיס. התקצוב בסך 8 מיליון בתכנית הזאת ב-(ח), הוצאה מותנית בהכנסה. איזו הכנסה? כאשר הרשות המקומית טייבה פשטה רגל, מונה לה נאמן. זה יותר מתכנית הבראה כי בעצם הממשלה לוקחת את החובות. גם שעבדו את הנכסים של הרשות לטובת החזר חובות. הוצאה מותנית מהכנסה היא שמתוך אותו חלק בנכסים שהוחלט, ממומנת חלק מתכנית ההבראה של טייבה. תכניות ההמראה לא נמצאות כאן? לא צריך עוד כסף? יש 30 תכניות הבראה.

22 תכניות המראה, בערך משנת 2018, אז נחתם המתווה האחרון. אנחנו רוצים לצאת לקומה ב' ואולי ניפגש בשנה הבאה בנושא הזה. לפי זה יש איזושהי בעיה עם תכנית ההבראה.

זה שיתוף פעולה מצוין של משרד הפנים ואגף התקציבים. אנחנו מאוד אוהבים את תכניות ההמראה. גם אנחנו בעד תכניות ההמראה. זה התחיל בדיוק לפני שלוש שנים. נצטרך לעשות את השינוי התקציבי בשנה הבאה כי אנחנו החלטנו להקציב את כל התקציב בשנה הבאה. כמה זמן זה בתוך תכנית ההמראה? הביטוי הוא מהבראה להמראה.

זה תלוי גם באופי הפרויקט. בסופו של דבר יש פרויקטים שיכולים להיות מיידיים. בסך הכול שאתם רואים, יש הצלחה בתכניות האלה? עד עכשיו

אני מחדש את הישיבה.

מי נמנע? הצבעה אושר אושר פה אחד.

רוויזיה. פנייה מספר 130 עד 132, משרד הפנים. הבקשה התקציבית נועדה לתקצב העברת סך של 36.8 מיליון שקלים בהוצאה עבור פעילות לאגפי משרד הפנים בתקצוב סך של 64 צוערים למשרד

תכנית 06-22-01, שירותי דת שוטפים. אנחנו מפחיתים 4.3 מיליון שקלים בהוצאה עבור התאמת התקציב לאיוש כוח האדם במועצות הדתיות לעדות הלא

שלום לכולם. יהודים קראים, אני כבר אבדוק ואעדכן אתכם בעוד 2 דקות.

בסדר. שאלה נוספת ששאלתי היא למה זה נקרא לעדה הדרוזית והצ'רקסית?

מה שהיה משרד הפנים, כל-בו שלום כזה? אני לא מכירה את כל-בו שלום. אולי ליאת מכירה.

זה לא במקום אחד אלא זה בכמה מקומות. נכון. זה מפוזר בכל הארץ, במגוון רשויות מקומיות.

אלי רגב, מנהל מינהל חירום.

זה כסף שהמשרד היה צריך להשתתף בהחלטת ממשלה

כשאנחנו מדברים כאן על תכנית 02-20-01, כל זה של מינהל החירום והשלטון המקומי בעוטף

במהלך השנה השגנו עוד כשלושה צוערים. כיום נותרו כשמונה צוערים. אני יודע שיש דרישה של הרשויות לעוד צוערים. איפה זה

אני שואל על המוניציפאלי. לקחתם משם והעברתם לכללי?

הבחירות המוניציפאליות תומכות גם בבחירות

ספציפית התקציב הזה שאנחנו מפחיתים,

נכון.

זה מופיע גם בהחלטת ממשלה של הערבים וגם בהחלטת ממשלה של הדרוזים. הוקצו כ-35 מיליון שקלים לטובת הנושא הזה. זה יגיע כשתהיה עוד הצבעה ויצטרכו את רע"מ. אנחנו יודעים שלתכנן בית עלמין לוקח שנים ובינתיים הנפטרים ממשיכים

אם כן, יש תקציב בסיס שמיועד גם לזה. ממשלת השינוי בהשפעת רע"מ סיכמה עם מלאך המוות שיחכה קצת. אני לא מגיב. אתה רוצה שנעשה את זה גם לגבי היהודים. אני לא מגיב על מה שהוא אמר. לגבי הרשויות המקומיות, יש דבר שקורה כמעט בכל העיריות

זה כולל להפוך את זה למערכת מקוונת, שלכל ספק יהיה מספר, אפשר יהיה לבדוק מי נמצא כאן ומי נמצא שם, לבדוק למה תמיד אותו אחד מגיש,

אתה רוצה לצאת למכרז אבל איכשהו מסתבר שיש לך רק בן אדם אחד שמתמודד למרות שאתה יודע שהיו עוד מעוניינים. אני יודע שיש צוות לזה, אני יודע שיש צוות ייעודי

6 מיליון שקלים בהוצאה עבור תפעול מערך

על פי החלוקה של 4,400 מיליון שקלים לתכנית 22-01-03 שנמצאת בתוך משרד הדתות, שזאת תכנית בתי העלמין במשרד לשירותי דת, ו-650 אלף שקלים לתכנית 06-22-01 שנמצאת בתוך משרד הפנים, שזאת תכנית שירותי דת שוטפים לעדות הלא יהודיות במשרד הפנים. הסיבה שהתקציב מתוקצב כעת כתוספת היא

התקציב הוא מקופסת קורונה?

כן אני שואל מאיפה הגיע הכסף. מה המקור שלו? באיזו קופסה? הוא מגיע מתוך משרד החקלאות. למשרד החקלאות היה תקציב לאחזקת מלאי חירום

לכן זה משרד הפנים ומשרד הדתות.

אמרת שלקחתם את זה ממשרד החקלאות. אחזקת מלאי חירום לחיטה ומספוא, הטסת ביצים בעקבות מחסור בחג ותמיכה בעמותות המפעילות מתנדבים בחקלאות. היה

תעבירו לנו בבקשה את הפירוט על המקור הזה.

לגבי נפטרי קורונה.

עוטפים את הנפטר בצורה בטוחה, צוות הרופאים במחלקת הקורונה מבצע זאת, יש מערך הסעות ייעודי לכך והוא מגיע למרכז

עם שילוט, הפרדה וכולי.

הציוד עצמו הוא ציוד יקר.

יכול להיות שיש להם סוג של קבורה אחרת? אני לא יודע מה אבל אני מאמין שאם זה קורונה, כולנו צריכים להגיע לאותו מקום, לאותה

בכל מקרה,

בגלל שאלה חמישה מרכזי טהרה, לרוב יש

נפרט על מספר תכניות מרכזיות שתוקצבו: הראשונה, סך של 70 מיליון שקלים בהרשאה עבור מימוש החלטת הממשלה מספר 3788 מיום 13 במאי

בנוסף תקצבנו סך של 22.9 מיליון שקלים בהוצאה למימון הרשאות העבר בתכנית זו בהתאם לביצוע

נמצאת אתנו ב-זום תקציבנית משרד ירושלים ומורשת אולגה בכשי. יש לי כמה שאלות. 70 מיליון השקלים - מתוך כל הפרויקטים הגדולים שפורסמו והחלטות הממשלה שאני יודע

שער האשפות גם. פינדרוס, איפה זה אגן עיר העתיקה?

זה רעיון שעוזי ברעם העלה איך להעביר כסף לירושלים בשנת 1992 ומשדרגים אותו כל שנה. כשעיריית ירושלים

הוא לא להשלמה של פרויקטים.

תקציב המזומן מיועד עבור הפרויקטים הישנים. את יודעת לאיזה פרויקטים זה הולך? על זה תקציבנית המשרד תדע לענות. מיליון וחצי השקלים לתכנית

זאת תכנית החומש הקודמת של ירושלים.

22, זה חיזוק ומיצוב מרחב אגן העיר העתיקה. במה זה שונה הפרויקט

ה-22 מיליון מצטרפים ל-70.

אותו תקציב. נכון. בדיוק. זה חלק מההרשאה. זה נועד לביצוע. סעיף 1 הוא הרשאות חדשות, אלה פרויקטים

עברת ליד זה אלף פעמים. זה ברחוב רוטשילד. הוא היה שם אבל אף פעם לא עבר ליד המקום. כל נושא הר הזיתים קשור למשרד מורשת?

זה לא רק של הרל"י.

אני מדבר על צוות ההיגוי. ראינו כאן את סעיף 4 משם אנחנו לוקחים. מה

צריך לקיים דיון אמיתי עם כל הגורמים שנמצאים שם. אני לא מאלה שצריך לקחת לראש העיר ירושלים את הסמכויות

בעצם מתקצב את כל השמירה של המקום?

אין שמירה. דיברנו אתמול על ההעברה.

משטרה. לגבי הרכבל לעיר עתיקה.

שאלתי אותה. שאלתם אותי על מעלית? על הרכבל, על המעלית ועל תפארת ישראל.

היו שם עתיקות שעיכבו מאוד מאוד את ביצוע הפרויקט. איפה זה עומד כרגע? כרגע הפרויקט בביצוע. יש להם את הכסף.

בגלל שהם חפרו והיו שם בעיות של עתיקות. עכשיו יש לכם מזל כי השר לענייני ירושלים הוא גם שר

בכל שנה לקראת סוף שנה אנחנו עורכים בדיקה כמה היה הביצוע בפועל ובהתאם אנחנו מוסיפים או מפחיתים לפי הביצוע בפועל. בשנה שעברה הפחתתם או הוספתם?

כמה שנים אתה בתפקיד?

דיור ציבורי אבל לא לשכר דירה. בזמן הזה הם מקבלים סיוע בשכר

מכיוון שמדובר כאן על אנשים קשישים, מוגדרים כקשישים, אנחנו מדברים על מקבצי דיור?

על מי שמקבל דיור. מקבצי דיור הוא מוצר שמיועד לקשישים עולים. יש גם בתי גיל זהב בהפעלת משרד השיכון ובהפעלת חברות נוספות.

קבצי דיור זה מוצר שמיועד לקשישים עולים ובתי גיל זהב מיועדים גם

אלה בדרך כלל בניינים עם מעליות. כמובן עם נגישות אבל צריך לזכור שגם בתי גיל הזהב וגם מקבצי דיור ציבורי נועדו לקשישים שיכולים לנהל אורח חיים

בסיוע הזה,

בשנה הבאה אתה רוצה להגדיל, זה בגלל שיש ביקוש של קשישים שזקוקים יותר לסיוע בשכר דירה? לא. גובה הסיוע הוגדל.

אם לא צריך להסתכל גם על הקשישים שמתווספים משנה לשנה. גובה הסיוע, טוב שיהיה כי גם גובה השכירות עולה, אבל השאלה אם לא צריך עבור הקשישים שמספרם גדל

אני שאלתי לגבי 2,650,

או יותר? כרגע יש קצת פחות מ-1,000. אני מנסה לראות בפרטים שלנו.

השאלה אם אתה עומד ביעד מבחינת החלטת הממשלה שהתקבלה ב-2016. אתה אומר עכשיו אתה נמצא ב-700 יחידות דיור או

כן.

לכן אנחנו מקדמים כבר השנה הסכם לתוספת של 3,000 יחידות דיור, בגלל משך הזמן הארוך שלוקח לקדם

לכמה זמן הוא מקבל אותו? עד 120. הוא יכול לקבל אותו לתמיד. כמו שכבוד היושב ראש אמר, מי שהופך להיות קשיש בתוך 15 שנים, הוא יישאר עולה לנצח מבחינת הגדרתו כעולה.

התייעצות תודה רבה.

הגדלת 38,742 אלפי שקלים בהוצאה נטו ו-30,871 אלפי שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה.

הגדלת 3,871 אלפי שקלים בהוצאה נטו והגדלת 131 אלפי שקלים כהוצאה מותנית בהכנסה. תקציב התכניות האלה מועבר מתכנית

ון שהביצוע הזאת היה קצת יותר נמוך מהתחזית שחזינו בעת אישור התקציב. אם כן,

בוודאי שלא. אתם רואים ירידה באחוז הגמלאות מעבר למה

הפחתנו את ההוצאה המותנית בהכנסה ולכן נדרשנו להגדיל את ההוצאה נטו. בסך הכול השינוי בתכנית הזאת הוא בערך 7 מיליון

דיברנו על גמלאי הדואר. היית אתמול בוועדת

מה זה הוצאה מותנית בהכנסה?

12-11-02. כפי שחבר הכנסת פינדרוס ציין, אלה גופים שמעבירים למינהלת הגמלאות תקציב והוא משמש את מינהלת הגמלאות שמשמשת שלם והיא משלמת את

אבל זאת אחת הבעיות הקשות של שירות בתי הסוהר היא עם האסירים והעלינו אותה. הבעיה היא במרחב הכליאה ובג"ץ אמר שצריך לשחרר שחרור מינהלי אבל לא עומדים ביעדים האלה. לכן אני חושב שאי אפשר להמשיך ולהעביר להם כסף, עד שלא יעמדו בהחלטת

אתה רוצה לנמק את 26 עד 28 ואת 72 ו-73? לא. אני צריך שזה יהיה מונח בפני.

מי בעד הרוויזיה על פניות מספר 15 עד 17?

מי נמנע? הצבעה לא התקבלה

הוא מוסגר לארצות הברית, איך אותו שמים שם כבר שבועיים ולי הוא אומר שאני לא יכול להיכנס כי יש שם אסירים ביטחוניים. בסופו של דבר נכנסתי לשם אבל באמת זה לא נעים. אנחנו צריכים לקיים דיון על

גם ערך צובר.

לפני הערך הצובר, היה סבסוד סטודנטים. אני חושב שגם בחורי ישיבות אמורים לקבל את זה. עצם זה שהם לא מקבלים את זה,

הדבר הנוסף הוא לגבי חופשי-חודשי והערך הצבור. אנחנו יודעים שהערך הצבור, כנראה לקראת

הפגיעה היא פגיעה דווקא במוחלשים ואני חושב שלא ראוי לפגוע בהם. אני מבקש לפתוח את הרוויזיה לדיון ולא להצביע

מי בעד קבלת הרווזייה על פנייה 50?

הצבעה לא התקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על פנייה ספר 58, משרד הביטחון. מכיוון שזה מסווג

אנחנו הגשנו את הרוויזיה הזאת בגלל המצב של העובדים במשרד החוץ. כמו שאמרנו, 90 אחוזים מהעובדים לא מקבלים את מלוא השכר המגיע להם. באנו לכאן כדי

עד שלא ייפתר סכסוך העבודה שיש בין העובדים למשרד, אסור לנו להעביר את הכסף הזה ואנא מכם, באמת, תצביעו בעד קבלת הרוויזיה ונפתח את הדיון. מי בעד קבלת הרוויזיה על פנייה מספר